בוקר טוב לכולם, תודה לחבר הכנסת בגין ולחבר הכנסת רוטמן

ברוכים הבאים. תודה לכל המצטרפים אלינו מצוותי הוועדה והלשכה המשפטית, ממשרד המשפטים, מארגונים אזרחיים. אנחנו פותחים שבוע אינטנסיבי נוסף, אני מניח, בפעילות הוועדה בוקר טוב לחבר הכנסת ארבל כאשר שתי המשימות הגדולות שלנו לשבוע הזה זה המשך הטיפול בחוק-יסוד: הכנסת ובחוק הכנסת. ובמקביל, בתקווה, למרות סבכי ההסכמות סביב הוועדה המסדרת, להצליח לקדם גם את החוקים ואת התקנות שתוקפם עתיד לפוג בין שלישי לרביעי, כך שיומו הראשון של נשיא המדינה החדש בתפקידו יהיה כאשר כל ספר החוקים הישראלי בתוקף. נראה מה נצליח לעשות, גם בגלל מצוקת הזמנים וגם כפי שאמרתי בגלל אופי ההסכמות שהתגבשו לוועדה המסדרת, אבל אנחנו את תפקידנו נבצע. אנחנו מתחילים שבוע שני של ימי בין המצרים, פרשות מטות-מסעי, מסיימים את חומש במדבר, ואני מקווה שהוויכוח כאן בוועדה יהיה נוקב, אבל עדיין יהיה ברוח ימי בין המצרים, ושבסופו נוכל לומר ביחד "חזק חזק ונתחזק". חזק אחד בשביל הקואליציה וחזק אחד בשביל האופוזיציה. בוקר טוב לאמיר אוחנה, שגם הוא הצטרף. סדר הדיון שלנו הבוקר, בהמשך לדיון שקיימנו ביום חמישי, הוא לצלול לנוסחי הצעת חוק-יסוד: הכנסת והצעת חוק הכנסת. אנחנו נתחיל עם הצעת חוק-יסוד: הכנסת, שיש בה שתי סוגיות מרכזיות. הסוגיה השנייה היא תיקון המנגנון שעוסק בחוק הנורבגי. אנחנו נמצא עד סוף הדיון היום ביטוי יותר טוב, לפחות בדיון בוועדה לסעיף הזה. סינגפורי. לא המפלגה שלי העלתה על נס את המודלים הסינגפורים, אז זה בסדר גמור. העניין השני הוא מועדי התקציב. אנחנו נתחיל דווקא עם סעיף 2 בהצעות החוק, וזה בשל אילוצי משרד המשפטים והצורך להצטרף לישיבת הממשלה, ולאחר מכן אנחנו נעבור לדיון במועדי התקציב. אחרי שנסיים את הדיון בשני הנושאים האלה, נעבור לדיון בנושא השלישי, שהוא בחוק הכנסת ועוסק בהתפלגויות. חברים, אנחנו פותחים כמנהגנו,

היועץ המשפטי של הוועדה, גור בליי, גם לקרוא את הסעיף הרלוונטי, סעיף 2 בהצעת חוק-היסוד,

51, גם לפתוח באמירה קצרה על המסגרת הנורמטיבית, ואז איל,

ממך, ונבקש כמובן את התייחסות חברי הכנסת.

בהתאם למה שהיושב-ראש ציין נתחיל מסעיף 2 להצעת חוק-יסוד: הכנסת (תיקון מס' 51), "ההסדר הנורבגי", ואחר כך נעבור להסדר הנוסף בחוק-היסוד,

קודם כול אני אקרא אותו. מתי מתחילים עם הנושא של התקציב?

פה. "הנורבגי" גם מעניין אותי.

רב משה, שנייה. חבר הכנסת גפני, ברוך הבא. אנחנו מתחילים עם

כדי להשפיע על הפסקת החברות בכנסת של חבר הכנסת שנעשתה לפני שינוי כאמור." ההסדר הזה שמכונה "ההסדר הנורבגי", הוא באמת מאוד שונה מ"ההסדר הנורבגי" המקורי. זה הסדר שנכנס לחוקי-היסוד בארץ ב-2015, כהוראת שעה במקור, כשאז דובר על שר או סגן שר אחד בכל סיעה שיכול להתפטר, כשצריך להבין שיכול לכהן לא סגן שר מי שאינו חבר כנסת בלי שום הסדר מיוחד. היו מקרים בעבר של שרים שכיהנו בלי שהיו חברי כנסת. מה שמיוחד במה שמכונה "ההסדר הנורבגי", שהוא מאפשר לך לחזור לכנסת. אתה יכול להפסיק להיות חבר כנסת בתקופת כהונתך כשר, ואם אתה מפסיק לכהן כשר, אתה יכול לחזור לכנסת - - - לא. אפילו אתה ממשיך לכהן כשר - - - את זה ביטלו.

הוא מדבר על 2015. אתה יכול להודיע,

עצם היכולת לחזור לכנסת - - - חברים, סליחה. הוועדה מתדיינת. חברים, הוועדה בדיון. יועצים, עוזרים - - - כמו שאמרתי, הייחוד של ההסדר הזה, שמכונה "נורבגי", זה שהוא מאפשר למי שהפסיק להיות חבר כנסת לחזור להיות חבר כנסת, כשבעבר זה היה One way ticket. הפסקת התפטרת. נגיד מישהו התמנה לשר, וראה שאין לו זמן לעשות את שני הדברים האלה כראוי, הוא אומר: אני מתפטר מהכנסת, הוא לא יכול לחזור באותה כנסת. ההסדר הזה, מה שמכונה "הנורבגי",

אם אתה הפסקת להיות שר, לחזור להיות חבר כנסת. זה עבר גלגולים. כן.

האם תגיע גם לשינוי? ב-2015 דובר על שר או סגן שר בכל סיעה בהוראת שעה. הכנסת הקודמת, לפני כשנה, תיקנה את חוק-היסוד, הרחיבו אותו משמעותית, כל סיעה יכולה להפסיק את כהונתם של בין שניים לחמישה חברי כנסת, ונקבע מפתח מורכב, כשמצד אחד הושפע מגודל הסיעה ככל שהסיעה יותר גדולה, יכלו יותר חברי כנסת להפעיל את "המודל הנורבגי" ומצד שני היה Cut-off מלמעלה שבא ובדק כמה חברי הכנסת פנויים יש, כמה חברי הכנסת שהם לא שרים וסגני שרים, ואם יש הרבה מאוד חברי כנסת פנויים, זה דווקא מקטין את כמות "הנורבגים" באותה סיעה. על חשבון מי יבוא הכסף הזה?

אנחנו באמצע הצגה משפטית. זאת לא שאלה ליועץ המשפטי.

חשבתי שזאת השאלה הראשונה.

אנחנו עוד לא בשלב השאלות, חבר הכנסת גפני. מה זאת אומרת, הנומרטור זה התייחסות משפטית. סליחה. חברים, סליחה.

האם זה על חשבון הנכים או ניצולי שואה?

יציג היועץ המשפטי את דבריו. אנשים יבקשו - - - אני יכול להירשם לשאלה. נרשום את חבר הכנסת גפני. היה לי מורה טוב במשך שישה שבועות לניהול ישיבות, אז אני אלמד את כל השיטות שלו. אל תיקח את הדברים הרעים ממנו... את הרעים אני לא מתכוון לקחת ממך. אל תדאג. ההסדר המוצע עכשיו על ידי הממשלה, שאני מניח שתיכף יתייחס אליו עו"ד זנדברג ממשרד המשפטים, מבקש לפשט את המנגנון. הוא מוריד את התקרה הזאת שמסתכלת על חברי הכנסת הפנויים ומשאיר את המנגנון שאומר בגדול: ככל שיש סיעה יותר גדולה, יכולים יותר חברי כנסת להפעיל את המודל הנורבגי. זה היגיון הפוך.

היה קיים ההיגיון הזה והיה היגיון נוסף. נשאר רק אותו היגיון של סיעה יותר גדולה.

רק תן לי להשלים.

אני מנסה להבין את מה שהוא אומר. לפי מה שאני מבין,

ככל שהסיעה הייתה יותר גדולה, היה פחות "נורבגי" - - - לא. לא.

אני אחזור ואומר. קודם היו שני עקרונות: האחד אמר שככל שיש סיעה יותר גדולה יש יותר "נורבגי", כמו עכשיו. אבל מצד שני היה עיקרון, איזה Cut-off מלמעלה. זה בא לידי ביטוי בסיעות מאוד גדולות. בכנסת הקודמת למעשה העיקרון השני היה רלוונטי רק לליכוד, שאומר שאם אתה סיעה מאוד גדולה, ולכן לכאורה יכול להיות לך הרבה מאוד "נורבגי", אם אתה סיעה מאוד גדולה ויש לך הרבה מאוד חברי כנסת פנויים, שהם לא שרים או סגני שרים פנויים לעבודה הפרלמנטרית, אז בגלל שאתה סיעה גדולה, לכאורה אתה צריך לקבל הרבה אתה תקבל מעט. פחות ממי שיש לו סיעה קטנה.

זו נקודה חשובה. העיקרון השני הזה פעל בכנסת הקודמת רק על הליכוד. כל שאר הסיעות, ככל שהן היו יותר גדולות, קיבלו יותר "נורבגי". זה היה הרעיון. עכשיו יש הסדר אחר שמוצע, ותיכף עו"ד זנדברג יתייחס אליו. אנחנו כן רוצים לציין בהקשר הזה, וודאי יש גם שאלות נוספות שיתייחסו אליהן חברי הכנסת, אבל כבר היינו רוצים לשאול, האם המודל הזה מוכיח את עצמו מבחינתכם כממשלה שהביאה עכשיו את הצעת החוק הזאת? האם היתרונות שעולים מהמודל הנורבגי, שמאפשרים לשחרר יותר חברי כנסת לעבודה פרלמנטרית ויותר שרים לעבודתם ברשות המבצעת, עולים על החסרונות שקשורים בניתוק אולי בין הרשויות והעובדה שהשרים פחות זמינים בכנסת ובעלויות שקשורות בזה? בכל הדברים האלה שהתייחסנו אליהם גם במסמך ההכנה שלנו, היינו שמחים להתייחסות. גם היינו שמחים להתייחסות לשאלה שנקרא לה "מבנה חוקתי". לאור העובדה ש"הנורבגי" הזה השתנה כבר כמה פעמים, ולאור העובדה שזה לא רצוי לשנות הסדרים חוקתיים עם תחולה מיידית אנחנו חושבים שזה דבר לא ראוי מבחינת שיטה חוקתית האם שקלתם להעביר את ההסדר הפרטני שקובע כמה כל סיעה יכולה להפעיל לחוק הכנסת, שבחוק-היסוד יישאר רק העיקרון של "הנורבגי" והנוסחה הזאת של כמה חברי כנסת כל סיעה מפעילה ירד לרמת החוק? שאלה אחת היא שאלה יותר עקרונית לגבי התועלת של ההסדר מול החסרונות שלו, ושאלה שנייה היא שאלה יותר פרקטית, של ארכיטקטורה חוקתית לגבי איך לבנות את הדבר הזה. תודה. עו"ד זנדברג. בוקר טוב שוב. אני חושב שחלק מהדברים כבר הצגנו ביום חמישי, ואני אחזור עליהם. ככל שאני חוזר על עצמי, אני אשמח אם תגידו לי ואני אקצר. מה שחשוב להבין שהצעת החוק כאן לא באה לשנות את העיקרון. גור הזכיר עקרונות מספריים. נדמה לי שיש פה עיקרון ויש פה כללי פעולה. העיקרון הוא שחבר כנסת יכול להפסיק באופן זמני את כהונתו ולחזור לכהן לפי רצונו בכנסת. זה העיקרון. זה השינוי המשמעותי. זה הבסיס של המודל. הכללים של איך להפעיל את זה, מה יהיו המספרים, מהי דרך החישוב, הם כללים, נקרא לזה "מסדר שני". גם הם חשובים - - - יש פה שינוי,

כי בחוק הנורבגי של הכנסת הקודמת, לא יכולת לחזור ברגע שאתה רוצה, אלא אתה צריך להתפטר מהממשלה.

אנחנו לא נוגעים בזה. לא נוגעים בזה. העיקרון הזה כבר השתנה בין 2015 ל-2019. אני מדבר על ההצעה כרגע. ההצעה כרגע באה לטפל במספרים - - - היא משנה את המצב הקיים במובן הזה. נכון? לא, היא משנה רק את המספרים. וגם במספרים - - - התפטר שר, נכנס במקומו מישהו, והוא רוצה עכשיו לחזור לכנסת. מה המנגנון? הוא חייב להתפטר.

זה המצב הקיים. זה המצב הקיים. זה לא מה שאמרת. אנחנו לא משנים בנקודה הזאת את המצב. עזוב.

אני שואל אותך, מהו המצב החוקי הקיים? הוא יכול לעשות את זה פעם אחת לדעתי. הוא לא יכול לחזור עוד פעם. אבל הוא חייב להתפטר מהממשלה. אני חושב שכן. אתה לא בטוח בזה, אני רואה.

הוא צריך להפסיק להיות שר. הוא התפטר ומחזירים אותו. או שלא מחזירים אותו, אבל הוא חוזר לכנסת.

אני לא שואל, הבנתי. האם אפשר להחזיר אותו אחרי ההתפטרות?

לא ל"נורבגי".

התשובה היא כן.

זאת אומרת, זה יכול להיות פיקציה לגמרי. הוא התפטר כשר - - - לא. הוא לא יכול להתפטר ואז לחזור להיות שר. הוא יכול להיות שר, אבל לא חבר כנסת. הוא יכול להתפטר כשר, ואז מייד ימנו אותו מחדש כשר. ואז מוציאים החוצה את מי שנכנס ב"נורבגי".

זה המצב המשפטי הקיים. לא מוציאים החוצה. איל, סליחה.

שנייה, כדי שנבין. אם אני מבין נכון, במצב המשפטי הנוכחי, שלא עתיד להשתנות כתוצאה מהשינוי הזה, המצב הוא שאדם שמתמנה לשר יכול להפעיל את "המנגנון הנורבגי", כך שהוא יתפטר מהכנסת ובא במקומו הבא ברשימה. ברגע שהשר מתפטר מן הממשלה, הוא דוחק את האחרון שנכנס אל מחוץ לכנסת,

מניעה בהיותו חבר כנסת לשוב ולמנות אותו כשר. הוא לא יכול אבל להפעיל מחדש בפעם השנייה את "המנגנון הנורבגי". ברור המצב המשפטי? זה נכון, והכול באותה כנסת. איל, זה נכון?

ברור המצב המשפטי הנוכחי? האדם יכול לחזור לכהן כשר אחרי שהוא דחק החוצה את חבר הכנסת שנכנס בנעליו, אבל המפלגה לא יכולה לנצל עוד פעם את "המנגנון הנורבגי".

אבל גם אם הבא אחריו למשל, שנדחק מהכנסת, קיבל תפקיד במקום אחר והוציא את עצמו מהרשימה, לא ניתן בגין אותו חבר כנסת שהפך בחזרה לשר, להפעיל בשנית את "המנגנון הנורבגי". יש פה ערבוב מאוד גדול בין תפיסות. החוק הזה לא יוצא מתוך תפיסה סדורה, וזאת הבעיה שלו. אתה מדבר על "נורבגי" כעניין פרסונלי. אתה בוחר אם אתה מפעיל או לא מפעיל. המפתח הוא סיעתי. כאילו האינטרס שאני מנסה להגן עליו הוא סיעתי. ההסדר כמו שהוא הוא רע. אני אשמח להציע הצעות טובות. ואני מנסה להבין מה העיקרון המסדר שלו. האם המטרה היא לעגן? וזו שאלה לממשלה מה מניע אותם בתיקון. מה מניע את ההסכם הקואליציוני כולנו יודעים, אבל זו הצעת חוק ממשלתית, זה לא כמו הפעמים הקודמות שזה בא כהצעות חוק פרטיות. מה המנגנון שמניע? האם התכלית של החוק הזה זה תיאור עבודתה של הממשלה, כדי שיותר שרים יוכלו "לצאת לנופש", נקרא לזה ככה, לעבוד במשרדים ולא להגיע לפה להצבעות? שזה נימוק מאוד חשוב והגיוני. בעבר פיצו עליו באמצעות שעת שאלות ודברים אחרים, כדי ששרים יותר יסתובבו פה. זה מנגנון אחד. מטרת החוק היא לטייב את עבודת הממשלה.

אם היית כותב פה סעיף מטרה, מהי מטרת החוק לטייב את עבודת שרי הממשלה ולהקל עליהם ונקבע מפתח בהתאם לזה. האם המטרה שיהיו יותר חברי כנסת פנויים לעבודת הכנסת? שאז זה רציונל אחר, וצריך גם כלים אחרים. האם המטרה היא לאפשר לסיעות לשלוט בחבריהם? שאז אתה קובע מפתח סיעתי. מה המטרה? ובהתאם לזה נוכל לדעת להצעות לשיפור.

אני רוצה לבקש מעו"ד זנדברג גם להתייחס לרציונל, גם לפרטי השינוי, ואז נפתח את זה כמובן לדיון. גם מה שאמרת שזה טכני, זה לא טכני. מופיע בחוק-יסוד מספר החברים. אם זה היה רק שאלה טכנית, והעיקרון הוא העיקרון של

מספר החברים לא היה צריך להיות בחוק-יסוד.

בבקשה.

פה נושא לדיון רחב אם רוצים לדבר על סעיף 42ג, כדי לא להגיד "נורבגי" הסדר ייחודי שהכנסת חוקקה כבר פעמיים, וכיום הוא הסדר שמופיע בחוק, לבין פרט, משמעותי אולי, אבל עדיין פרט שלא משקף את העיקרון, שאומר כיצד מחשבים את המספר המרבי של חברי כנסת מאותה סיעה שיכולים לעשות שימוש שרים שהם חברי כנסת שיכולים לעשות שימוש בהסדר הזה. העיקרון ראוי לדיון, אבל זו לא ההצעה שהממשלה באה כרגע לקדם. אפשר לתהות הרי שם יש לי שאלות משמעותיות איך זה יכול להיות ששר יכול לחדש את חברותו בכנסת, ולדחוק את רגלי חבר כנסת מכהן, כשיכול להיות שייעשה שימוש בכוח הזה אגב הצבעה צפויה של אותו חבר כנסת, וזה חרב מתנפנפת מעל חבר הכנסת, זה מייצר חוסר עצמאות אולי, או לא עלינו חוסר שוויון? אלה שאלות שנוגעות להסדר כפי שהכנסת חוקקה אותו, והממשלה לא מבקשת לשנות את העיקרון הזה, את הבסיס הזה. אבל היא מבקשת להרחיב.

בוודאי. יהיו יותר חברי כנסת שחרב מתנפנפת מעל צווארם. עו"ד זנדברג, אנא המשך.

מבקשת להרחיב. היא מבקשת להרחיב.

יהיו יותר חברי כנסת שחרב מתנפנפת מעל צווארם.

אני מגיע לזה.

היא מרחיבה אבל לא יותר חברי כנסת. גור, שנייה. יותר שרים - - - כמה יכולים היום וכמה יכולים - - - חברים, תודה רבה על ההערות. עו"ד זנדברג, אנא המשך. מה שהממשלה מבקשת או מציעה כאן לשנות, ולכן יש דיון ציבורי על זה, כי יש פה פנים לכאן או לכאן, זה לא מסוג הדברים שיש להם אמת אחת מוחלטת כל ההסדר כולו,

נדון כאן ביום חמישי, מדבר על המתח או על היעילות היחסית של שתי הרשויות, ממשלה וכנסת, ומשטר שיש בו הפרדת רשויות, משטר פרלמנטרי, אבל אנחנו מבינים שהפרדת הרשויות היא לא מלאה. אני לא אחזור על דברים שמוכרים לכולם. בהסדר בסעיף 42ג באה הכנסת בעבר פעמיים ואמרה: אולי צריך לכייל בצורה נכונה יותר,

יעילה יותר את היחס הזה בין הרשויות, כך שלא נלך לקיצוניות או למצב אחד שהיה קיים לאורך הרבה מאוד שנים, ומקובל במשטרים פרלמנטריים, שמי שהוא חבר כנסת יכול לכהן כשר, מי שאינו חבר כנסת יכול לכהן כשר, אבל אנחנו לא מייצרים מין מנגנון מיוחד של היפרדות, ורוב השרים בדרך כלל היו חברי כנסת. המשמעות היא שנתח גדול,

מבין חברי הפרלמנט שלנו, שהגודל שלו באופן יחסי לעולם קטן, כיהנו כשרים. זה צד אחד. הצד השני יש מנגנונים שאומרים שלא ראוי בכלל, לא שלא ראוי במובן המוסרי העמוק, אלא לא ראוי מבחינת היעילות וכדומה וההפרדה בין הרשויות, ששרים יכהנו כחברי כנסת, ואז אומרים שכל השרים אולי למעט ראש הממשלה, ראש ממשלה חלופי היום, ממלא מקום ראש הממשלה רוב השרים לא יכהנו כחברי כנסת. הכנסת עד היום, אחרי שאימצה את העיקרון שבו אנחנו לא מציעים לשנות אמרה: איך נמצא את הדרך הנכונה לקבוע את אמת המידה הזאת? כשקבעו שיהיה רק חבר כנסת אחד או שר אחד מכל - - -,

אפשר להתווכח למה רק אחד,

כך התחילו בפעם הראשונה, הכנסת החליטה את זה. אני מניח שהיא חשבה שאולי זה היה לצורך איזה התנסות. אני יכול לספר לך בדיוק איך זה קרה, אבל אולי זה מאחורי הקלעים. זה לקומזיץ שנקיים בוועדה. גם אני זוכר אולי דברים שקרו אז, אבל הלכו למודל, והוא המודל הנוכחי בדין הקיים, שהוא מודל מורכב וסבוך, שקובע שלושה פרמטרים עם רף מקסימלי של חמישה, ואז זה תלוי גם בגודל הסיעה, אבל יוצאת תוצאה שבה ככל שהסיעה גדולה יותר, אם יש לה פחות שרים, יוצא שפחות מחברי הכנסת שלה יכולים להתפטר ולעשות שימוש בסעיף 42ג. באה הממשלה עכשיו ואומרת: הרציונלים לא השתנו, הרציונל הוא עדיין מציאת המקום המדויק הזה על אותו מנעד רגיש שבין כנסת-ממשלה, עד כמה השרים מכהנים בכנסת או לא, ומציעה כלל שהוא פשוט יותר, שיש היגיון בצדו. אפשר להתווכח איתו, אבל הוא הגיוני. אני לא אומר שלא יכול להיות היגיון אחר. מה ההיגיון?

ההיגיון הוא שככל שהסיעה גדולה יותר, דרך המלך הוא שסיעות גדולות יותר במשטר פרלמנטרי זוכות לייצוג גדול יותר בממשלה. בהרבה מאוד דברים בכנסת, כשחושבים על זה, הגודל של הסיעה - - - זה לא המצב,

- - - הגודל של הסיעה משפיע על רכיבים שונים בהתנהלות הפרלמנטרית. כמו בוועדת החוקה למשל, שתקווה חדשה יש לה שישה חברי כנסת ויש לה שלושה חברים.

האיש מציג רגע איזה תפיסה - - עונה לשאלות. - - ועונה לשאלה. אבל המציאות טופחת על פניו. בסדר. המציאות טופחת על פנינו, לא על פניו. איל, אנא השלם את הרציונל. אם אפשר, שתחייך מתי שאתה מסביר ברצינות תהומית את הסיבות. חבר הכנסת גפני, צריך לתת כאן - - - - - - - - - איל. איל, תמשיך. חברים יקרים, יש קריאות ביניים ויש - - - זכיתי להציג גם הצעות חוק דומות בעניין זה בעבר בשם ממשלה אחרת,

בין לבין הייתה פסיקת בג"ץ. שנייה, חברים. התעליתם על עצמכם,

אנחנו לא נאפשר. חברים, לא נאפשר. הוא יסיים את דבריו.

הרעיון הוא שככל שהסיעה גדולה יותר, מטבע הדברים יהיה לה ייצוג גדול יותר בממשלה, ולכן מאפשרים לה לעשות שימוש רב יותר במספרים שמופיעים פה. השאלה שנשאלה האם זה מגדיל או מקטין, האמת שזה לא כל כך פשוט להגיד בצורה ברורה אם זה מגדיל או מקטין.

אני חושב שזה גורם להגדלה, אבל זה מאוד מאוד תלוי בהרבה מאוד מרכיבים, כיוון שהנוסחה היום כורכת שלושה מרכיבים, שאחד מהם זה מספר חברי הכנסת שאינם שרים יצרתי לעצמי טבלה לנסות להבין את זה אז בהחלט יכול להיות שאם סיעה מסוימת בגודל מסוים, משום מה לא קיבלה את מספר השרים שהייתה צפויה באופן פוליטי לקבל, יכול להיות שזה יוביל לתוצאה שונה מאשר במצב אחר. וכך או לכך להבנתי אולי עשיתם חישובים אחרים מדובר בתוספת פר סיעה אולי בעוד חבר כנסת אחד או שניים לכל היותר, כך שהמספרים הם לא גדולים. אבל כלל הפעולה הוא אכן שונה. הכלל מסתכל על רכיב אחד, מה גודל הסיעה,

בעניין הזה צריך לומר שעל דרך הרוב, או שאנחנו מניחים שהשורה התחתונה בחלק גדול מהמקרים תהיה הגדלה של המספר בעוד - - - אולי חבר כנסת אחד לסיעה.

בעוד החלפה אחת או הצרחה. צריך לקרוא לזה "הסדר של הצרחה" ולא "נורבגי". סביר להניח שבחלק גדול מהמקרים תהיה פה עוד אפשרות להצרחה אחת למול המצב הקיים, אבל זה לא כלל אצבע, מכיוון שאנחנו עוברים משיטה שמאזנת גם בין מספר חברי הסיעה לבין איזה גודל, מה שגור אמר. חברי כנסת פנויים. בדיוק, חברי כנסת פנויים. לנקודה השנייה שהיועץ המשפטי העלה, לא נתנו דעתנו לרעיון להעביר את "הכלל המספרי",

הרעיון היה ללכת בדרך שהכנסת חוקקה כבר קודם לכן. אני יכול לבחון, אני לא יודע מה עמדת הממשלה בהקשר הספציפי הזה.

בהקשר הזה ההצעה שהייעוץ המשפטי העלה היא שאולי מן הראוי היה בחוק-היסוד לקבוע את העיקרון של "הסדר ההצרחה" ואת הפרטים המספריים - - - - - - את הנושא, בוא - - - - - - הפרטים המספריים לקבוע בחוק רגיל.

הוא מכונן חוקה לבד. זאת לא ההצעה שנמצאת לפנינו, זה עלה מהייעוץ המשפטי. אנחנו פותחים עכשיו את סבב ההתייחסויות של חברי הכנסת. אני פותח בחבר הכנסת אוחנה, מכיוון שהוא היה בדיון הקודם וביקש להירשם, אלא אם הוא רוצה לדבר יותר מאוחר. אפשר קצת יותר מאוחר. לא כל מי שהיה בדיון הקודם הספיק לדבר. הכול בסדר. חבר הכנסת אוחנה נרשם בפעם שעברה. חבר הכנסת מקלב. אחריו חבר הכנסת גפני. אני רק אעשה הצרחה איתו. בסדר גמור. נשמח ששניכם תדברו. חבר הכנסת מקלב, בבקשה. - - - קודם. אתה מעדיף להיות שני. ברשותך. בבקשה,

גפני. אדוני היושב-ראש, כבר הייתי בכל כך הרבה אירועים מהסוג הזה, שלא סתם צעקתי קריאת ביניים שהיועץ המשפטי זנדברג יחייך, מתי שהוא מביא את הדברים ברצינות תהומית כזאת. כשאנחנו קוראים את חוק-היסוד, ולזה אני רוצה להתייחס, אנחנו רואים שזה בנוי באופן מאוד מוגדר. היה אפשר גם לכתוב את שמות המפלגות. אדוני היושב-ראש, אני חוזר על העניין הזה, היה אפשר לכתוב במקום "מנתה הסיעה בין ארבעה לשישה חברי הכנסת", היה אפשר לכתוב שאנחנו מדברים על תקווה חדשה, בין שבעה לתשעה, היה אפשר לכתוב פשוט את שמות המפלגות. וגם השרים. בדיוק. למי הכוונה.

כמובן הייתי חוזר, אדוני היושב-ראש, על מה שנאמר בכנסת הקודמת, על מה שנאמר על ידי יאיר לפיד ואחרים, שהממשלה הקודמת לקחה כסף שהיה מגיע לנכים,

בשביל עוזרים, בשביל שרים וסגני שרים,

ואנחנו ברצינות תהומית שומעים את היועצים המשפטיים, שמסבירים לנו למה צריך שזה יהיה ככה, ולמה צריך שיהיה ככה. מה אתה עושה חוק-יסוד?

אדוני חשב כך גם ב-13 הפעמים ששונו חוקי-היסוד בקדנציה הקודמת? כן. התשובה היא כן. אני

הוא עוד לא קיבל את מנת השלטון שלו, צריך לתת לבנט,

אל תעשו את זה חוק-יסוד. תגידו את האמת, תעמדו מול הציבור ותגידו לציבור: אנחנו צריכים לשלם, עוד לא שילמנו מספיק. תודה רבה. חבר הכנסת גפני, אני מקווה

וזו דעתי כפי שהשמעתי באחד הדיונים,

צריך לראות מהו חוק-היסוד, מפני שאצלנו חוקי-היסוד מסתבר אינם כל כך יסודיים. ויכולים להיות מצבים שבהם הרוב בכנסת,

ולעתים זה קורה, להשתלט על

אי-אפשר להתעלם מכך שהחוקים האלה היו בעבר, והאופוזיציה טענה שבקונסטלציה הקיימת יש שינויים שנעשים. למה להסתמך על האופוזיציה? חוקים שהיו בעבר. החוק הזה הוא לא חוק נורבגי

שאלתי אותו, מדוע? שאלתי אותו, מה לא טוב בחוק נורבגי? באיזה מקום זה מכפיל כוח זה באמת נותן מענה למפלגות שצריכות להיות בקואליציה, ויש שרים,

זה לא היה, בהסכם היו רק שניים.

היום יש מפלגות אחרות. אני מדבר איתך שהשניים שהיו זה היה המקסימום שדובר,

שעה לפני הנחת

צודק. מה השתנה?

כחול לבן היו בקואליציה. מה השתנה? חבר הכנסת מקלב, רק כדי לדייק, דבר אחד לפרוטוקול.

לא נקבל סיוע. אנחנו ממשיכים.

נכון - - אתה תתקן אותנו מייד. - - כבר ברמת ההסכם הקואליציוני. אני רק אדייק את העניין הזה, כי זה נשאל - - - חבר הכנסת רוטמן מציע לשים לב היטב להערות

האם הוא יתוקן בעתיד? אולי - - הוא נעשה מתוך הסכמים קואליציוניים, במהות.

עו"ד בליי, במהות זה נעשה - - - חבר הכנסת ארבל,

אני אענה לך. חברת הכנסת סטרוק,

את תדברי אחרי חבר הכנסת רוטמן. זכות הדיבור שלך. אני תמיד שמחה כששמחה מקדים אותי.

תגידו מה הרציונלים, תסבירו אותם, תסבירו איך זה נותן מענה, תסבירו איך זה נותן מענה גם בפרקטיקה.

חברת הכנסת סטרוק, בבקשה.

אני רק אציין שאם יש חברי כנסת שחשוב להם לצאת לאירוע של המנכ"ל היוצא, אני לא עושה הפסקה בדיון,

כל מי שרוצה לצאת ולהיפרד

אבל אני לא רואה פה את כלפון. סליחה. זה רק מראה לך כמה - - - אגב, זה מה שקורה כשיש לך "נורבגי". אתה לא מכיר אותו. זה

כי אם היה פה רצון לטייב את עבודת הכנסת,

כמה מחברי הכנסת "הנורבגים". אחד מהם, שניים.

בני בגין הוא לא חבר כנסת "נורבגי", הוא חבר כנסת בלתי "נורבגי" לחלוטין. הוא נבחר בזכות

אני עוד לא דיברתי פשוט.

אני לא יכולה לדבר כשכל שנייה מפריעים לי. את צודקת, ואני מבקש מכולנו להתאפק מקנאה. אני אומרת שהקואליציה הזאת, שאתם מבקשים לחזק אותה, שהחוק הזה מבקש לאפשר לה לשרוד ולהתקיים,

אסור, משום שבזה אנחנו ממיטים אסון על המפעל הציוני.

זה חוק שנועד לשמר ולחזק קואליציה שבמהותה, בזה שהיא מאפשרת למפלגת רע"ם כמו שאמר נפתלי בנט, כשהוא נכנס לפוליטיקה, הוא דיבר על זה שהוא רוצה לשים יד על ההגה היא מאפשרת

אולי גם את מנסור עבאס, כדי שנבין גם איך זה עובד ביניהם,

מן הסתם מכנה אותו "הרזרבי",

אני בעניין הזה מצוי במחלוקת גם עם חלק מחבריי לאופוזיציה ובוודאי גם עם הקואליציה, ואני אסביר ואנמק. אני חושב שהדבר הנכון הוא חוק נורבגי מלא,

אבל מה שמונח לפנינו איננו חוק נורבגי מלא. זהו חוק שתפור על מידותיה של הקואליציה, במידה רבה אגב כמו החוק בכנסת הקודמת, זה נכון. כמו חבר הכנסת בגין, גם אני אצביע לפי החלטת הסיעה,

לעיני הציבור שוודאי צופה בנו, מה אמרו חברי הקואליציה דהיום על החוק הנורבגי. ואני אצטט כמה

נגד." ב-2015 אגב היא אמרה, בחוק הנורבגי המקורי הראשון: "זהו לא חוק נורבגי בלונדיני ותכול עיניים, אלא חוק מכוער, חסר רצינות ושטחי מבית היוצר של בנימין נתניהו". מי אמר את

מכיוון שאתה לא ממליץ לי, כאיש מפלגת העבודה, להקים איתך את קואליציית הימין מלא מלא, אז בני השיח שלך בנושא הזה הם לא אני. אבל יש פה בוועדה חברים - - - זה לא במקום 34, אדוני היושב-ראש, זה

זה נוהל שנמשיך בו לאורך כל הקדנציה.

בוודאי. כל ברכה לכשעצמה. עד שזה יתפוצץ. כל מה שקרה ואביתר עומדת, אנחנו נברך אותה.

חבר הכנסת רוטמן, שיש לך איזה תחושת בטן בהקשר הזה.

חוקה מציבה בפני החברה אמת מידה נורמטיבית. הליך השינוי המורכב של החוקה הוא המאפשר לאמת מידה זו לעמוד איתנה ויציבה גם אל מול חברה גועשת ומשטר משתנה. "אלה דבריה של

אין שום דבר אחר. הדיון דיון עקר,

לוחות-הזמנים כבר נקבעו על ידי אלקין,

למליאה. לא יתקיים כאן דיון אמיתי, לא יתקיים כאן הליך של שינוי קבוע לחוקה במדינת ישראל. וכן, לצערי הרב, במהלך סוף השבוע גם השתכנעתי לא לבנות יותר מדי על סעד מבג"ץ.

חבר הכנסת ארבל, איפה היית בשנתיים האחרונות? באמצע ניתן בג"ץ סתיו שפיר.

אתה צריך בג"ץ כדי - - - תקציב? חברת הכנסת

ומכיוון שההוראה על המספר של חברי הכנסת שיכולים להיכנס לכנסת, כתוצאה מהסדר החילופין או הסדר ההצרחה, נמצאת כבר היום בחוק-יסוד, זה קצת מוזר לטעון שהעיסוק בנושא הזה לא

חברת הכנסת דיסטל אטבריאן, חברת הכנסת לסקי.

אין בעיה. אדוני היושב-ראש, האם אתה יכול להגיד לי רק את סדר-היום של ועדת החוקה? אני מסביר.

א', אנחנו תמיד שמחים בהישארותך. בסדר, אבל תגיד רק - - - אני רוצה רגע להסביר. אנחנו מנסים בדיון הזה לא להגביל. אני משתדל

תודה רבה,

חשבתי שאני שייך לעדה האמריקנית המפוארת, אבל מסתבר בשבועיים האחרונים שאני עם לאום חדש, נורבגי.

חברת הכנסת סטרוק, ולומר לכם: בשם כל חבריי

היום יש לנו אוכלוסייה של 9.3 מיליון - - - - - לא הפרעתי לך. - - לפי החישוב שלי 77,500 אזרחים לכל חבר כנסת. כלומר, צריך פי עשרה אנשים לאותו ייצוג. אתה בעד להגדיל את מספר

חברים, בבקשה. כפי שנאמר,

אחת מ-40 התחנות, כמו שאמר הרב קריב, ובואו נעשה את הצעד האמיץ הזה

מה שקורה כרגע בישראל זה שהשמאל הפך דרך מוקדי הכוח שלו בתקשורת, בבית המשפט

באקדמיה הפך למקארתיסטי עם קווים טוטליטריים,

יש לכם פור מטורף, מטורף על הימין,

בדעותיו, בערכיו. אם יש דבר שהחוק הזה מראה לי, זה כמה כל מה שתעשו יעבור בשתיקה עם אפס ביקורת

שפלורליזם, ושוויון וצדק עדיין פועמים בו מעבר לתחושת השייכות לשבט, ומעבר לאופורטוניזם. חברים, תראו מה הולך פה, אנחנו שלושה נציגי ליכוד, אנחנו מפלגה של 30

רק רוצה לומר דבר אחד: אני חושב שהדברים שלך צריכים תשומת לב עמוקה על ידי כולנו, מימין ומשמאל. אני חושב שצריך לחשוב על תפקידה של התקשורת, על מקומה של האופוזיציה, ואיזה כלים עומדים בידה. כל מה שאני יכול לומר, שאני מקווה שגם בתוך סד השיקולים הקואליציוניים ביחד, כשיתגבש הרכב הקבע של הוועדה הזאת, הלוואי ובוועדה הזאת נוכל להקרין איך גם בתוך ויכוח מאוד מאוד נוקב,

שמושפע משיקולים קואליציוניים,

כולנו חיים בבית הזה, נצליח להראות גם איכויות אחרות של שיח ושל דיאלוג. ותודה על הדברים החשובים שלך. חבר הכנסת רוטמן, אתה מבקש להתייחס לדברים? חבר הכנסת רוטמן הוא אחרון הדוברים בסבב הזה. אני ויתרתי. חברת הכנסת לסקי ויתרה, והיא כמובן תדבר. מבחינת חברת הכנסת לסקי ועוד רבים אחרים, המגש הזה הוא פירות העץ הרעיל, אז זה בסדר גמור, אפרופו מושגים משפטיים. הכול בסדר. זה כלום הפירות מאביתר על יד הרחוב באביתר שנקרא על שמה בעזרת השם. מדינות אירופה לא מאפשרות - - - אני רוצה לומר שאני בהחלט איעלב אם תבחרו לקרוא כיכרות ורחובות רק על שם חברי כנסת ממרצ... בבקשה. בית הכנסת המרכזי, האשכנזי, אתם יכולים לקרוא על שמי. זה אני לא בטוחה שנוכל - - - תודה.

בסדר גמור. עו"ד זנדברג בדרכו לשוב לכאן.

האחת היא לגבי הרציונל של החקיקה מטעם הממשלה, והתבקשה גם התייחסות לדחיפות בהצגת התזכיר להערות הציבור. אלה שתי השאלות שאנחנו מפנים לנציגי משרד המשפטים, והם מייד ישובו להיות גם כאן בחדר עצמו ולא רק באמצעות הזום. חבר הכנסת רוטמן, בבקשה אחרון הדוברים לשלב הזה של הדיון. דבר ראשון, לאור הערותיו של כבוד היושב-ראש, שלא להביא דברים מהמליאה, אני רוצה להביא דברים דווקא מהוועדה, אבל אני אעשה את זה נורא בקצרה, כי יאיר לפיד אגב, אני מאוד אשמח,

אולי גם יושב-ראש האופוזיציה הנוכחי יגיע לוועדה הגיע לוועדה בזמן הדיון - - יושב-ראש האופוזיציה הנוכחי מקפיד לא לדבר עם יושב-ראש הוועדה כבר ארבע שנים, אז אני לא בטוח שהוא יבוא. - - הוא בא ואמר, אני רוצה להקריא את הציטוט. הוא אמר: "אין אדם במדינת ישראל שחושד בממשלה הזאת" ההיא "שהיא ממשלת אחדות, לפחות את החלק הזה אנחנו יכולים כבר לשים מאחורינו" גם זה נכון "אני רק אומר לך כך: הוקמה ממשלה" הוא מדבר על הממשלה הקודמת לקודמת, זאת שרציתי שתשווה אליה במספרים, אותה ממשלה עם יאיר לפיד מ-2013 עד 2015. ממשלת ברית האחים הראשונה.

הפעם הראשונה שבה בנט עשה "האקזיט הראשון של בנט",

זה מה שאמרתי לך,

אז הם הביאו את חוק המשילות.

אז הביאו את חוקי המשילות, ואז הוא אמר: "בא אליי ראש הממשלה" זה אותו ראש ממשלה "ביקש בדיוק אותו דבר, אמר: בואו נעשה ממשלה של 31, נדמה לי שרים שהוא רצה, הסביר לי הסבר ארוך וממצה למה זה מעניק יציבות שלטונית. אמרתי לו: Over my dead body סליחה שזה באנגלית, זו פשוט שפה שהוא שולט בה היטב על גופתי המתה, כשהרעיון כשלעצמו די מצא חן בעיניו בזמנו, וגם היום. ואמרתי לו: לא יקרה. אני לא אתן את ידי לדבר הזה. הוא אמר לי: למה? אמרתי: מפני שזה על חשבון הציבור". בהמשך הוא קורא לזה גם שחיתות שלטונית וכדומה לאותה הגדלה. לכן אני אומר אני לא רוצה חלילה לערבב בין המליאה לבין הוועדה כך נאמר כאן בוועדה בדיון בנושא הזה. חשבתי שכבר לא יצטטו את בנט, שכבר לא מאמינים לחצי מילה שהוא אמר. לכן ציטטתי את יאיר לפיד, כי על יאיר לפיד אני סומך. יאיר לפיד הוא איש אנין, כשהוא אומר שהוא יעשה ממשלה קטנה, זה מה שהוא עושה. הוא לא מחרטט. הוא ובנט זה "אוי לרשע ואוי לשכנו",

זה לגבי מה שנאמר מעל שולחן הוועדה, ולא חלילה לערבב בין מליאה לוועדה.

עכשיו טיפה בכל זאת לעניין. לגופם. לא סתם שאלתי את נציגי הממשלה על הפורמולה. ואגב, אני חושב - - - על הרציונליות של החקיקה.

כי בפעם הקודמת באו ואמרו, וכיבדתי מאוד את הדברים, וגם אני תומך בנורבגי מלא, אבל הוא צריך לבוא עם איזונים. כל האיזון, ואיל דיבר על זה, הוא אמר: אנחנו מנסים לבדוק איזונים חדשים. בפעם הראשונה, למיטב זכרוני, יתקנו אותי אנשי מקצוע עם הזיכרון היותר ארוך בפעם הראשונה שבאו והביאו לפה את "הנורבגי", אמרו: אנחנו חייבים לאזן, כי אחד הדברים שנפגעים זה העובדה שעכשיו פחות שרים יהיו פה, וזאת תופעה שמדברים עליה, קואליציה-אופוזיציה, אני חושב שזאת בעיה אמיתית.

ואז, למיטב זיכרוני הוסיפו את שעת השאלות. כאמצעי איזון. גור, אני צודק? כן.

אז הוסיפו את שעת השאלות. כשהתחילו לדבר על "הנורבגי". בפעם הראשונה הוסיפו את שעת השאלות כאמצעי איזון, כדי ששרים כן יהיו פה. זה עוגן בתקנון? זה עוגן בתקנון הכנסת. זה נוסף. אני לא זוכר אם זה היה ספציפית עם "הנורבגי", אבל זה נוסף.

זה היה סט של כמה חוקי משילות, ואמרו: אנחנו נעשה שעת שאלות כדי להגביר את כלי הפיקוח הפרלמנטרי. אחר כך הוסיפו אחוזי פיקוח על הוועדות. היו כל מיני שינויים, כי בסופו של דבר, כשאתה רוצה לעשות איזון, ואני מאוד מברך על איזון, ואני רוצה יותר, כן אני רוצה יותר חברי כנסת נורבגים, אני רוצה "נורבגי" מלא, אבל צריך לעשות את הדיון ברצינות. יש עוד רשות שלא דיברנו עליה. נכון. צריך לעשות את הדיון הזה ברצינות, וצריך לעשות את הדיון הזה בהסתכלות כוללת ולא - - - מה שקורה פה עכשיו שאנחנו לא עושים הסתכלות כוללת. אנחנו מקימים רק את ועדת החוקה ולא את ועדת הכנסת, אז תיקוני תקנון, אנחנו לא יכולים אפילו להסכים עליהם, כי אין כרגע עם מי לעשות את זה. זה איזון אחד שאנחנו לא עושים. באה הממשלה ומתערבת בעבודת הכנסת באופן חסר תקדים

ועושה את זה בהצעת חוק ממשלתית, תוך דילוג על ההליכים הפרלמנטריים, כאשר היא באה ואומרת: אני בסך הכול באה לעזור לכנסת. אם הרציונל שהציג פרופ' אלון טל מקובל, והוא מקובל עליי, יש לי ניירות עמדה מכאן ולעד הודעה חדשה, ונציגי התנועה למשילות יושבים פה, הם יכולים לעשות repeat שזה הרציונל. אם רוצים לעזור לכנסת לעבוד, יש דרך צריך להגדיל את מספר חברי הכנסת, צריך להגדיל את אמצעי הפיקוח, צריך לדרוש יותר נוכחות שרים פה, דווקא השרים הלא נורבגים, כי השרים הנורבגים יהיו פה ממילא ויגיעו. אפשר לעשות את ההתאמות התקנוניות כדי לדאוג שאנחנו לא שופכים את התינוק עם המים.

כן מקבלים עוד חברי כנסת לטובת העבודות וההצבעות,

אנחנו לא מאבדים את הקשר ואת אמצעי הפיקוח שיש לנו על הממשלה. וזה דבר שחסר לי מאוד מהספר פה, אני חושב לפי המבטים, שגם בני מסכים. זה מבחינת האיזונים, ולכן הפורמולה היא כל כך חשובה. אם אתה מדבר איתי על הפורמולה המורכבת שהייתה אז, היא הייתה מאוד תלויה בשאלה כמה שרים יש. כי באו ואמרו: אנחנו מניחים, ואמר את זה נציג הממשלה אנחנו מניחים שאם יש לנו סיעה גדולה, יהיו לה יותר שרים, ולכן היא צריכה יותר "נורבגים". זה נכון, זה הגיוני וזה היגיון משטרי. מה שקורה עכשיו זה לא, זה בדיוק להפך, אנחנו עושים באחוזים, בסיעת תקווה חדשה נגיע למצב של 50% "נורבגים", במקום הפוך, שאנחנו מגדילים ואז היחס האחוזי הוא גדול. ובסיעה של ארבעה, אנחנו יכולים להגיע ל-75% "נורבגים".

בדיוק הפוך מהרציונלים שדיברו עליהם, ישבו פה וטחנו אותם עד דק ודייקו אותם בפעם הקודמת וקבעו אותם כהוראת קבע. שמחה, סליחה, זה התחיל בממשלת הפריטטי הקודמת? השאלה של ייצוג מסוים בממשלה, שהוא באמת - - מנוגד למפתח הסיעתי. - - שהוא איננו בהתאם לייצוג הפרלמנטרי. זה היה גם בממשלה הקודמת.

זה חמור מאוד. זה הורס את המערכת הפוליטית.

צריך רק לדייק ברשותך, כהערת ביניים, שהמנגנון, כפי שעו"ד בליי ציין במנגנון הקיים כרגע יש שני פקטורים. יש את הפקטור של מספרי השרים ויש גם את הפקטור של מספר האצבעות הפנויות, שעבד במקרה של הליכוד, כי היו הרבה חברי כנסת. כאן יש מהלך שמפשט את המנגנון ומנסה להתייחס לשני הפקטורים במנגנון הפשוט. ולכן נקבע גם ה-cap, התקרה, של החמישה. לזה בדיוק אני מתייחס. הביקורת של בג"ץ, גם אם אני חושב שהיא לא צריכה להוביל לביטול חוקים, אני לא חושב שהיא צריכה להישמע ולהיות עם משמעות אופרטיבית אתה יודע שאני מתומכי "המודל הבריטי",

ברמת האידיאל מאוד הייתי רוצה שבג"ץ יגיד את דברו, אבל ההחלטה בסופו של דבר תהיה של הכנסת. זו עמדתי מימים ימימה. שתהיה מסורת בריטית. עכשיו אנחנו עושים מסורת נורבגית. בג"ץ בא ואמר דבר שהוא בעיניי מאוד נכון. הוא אמר לבית המשפט, וזו הפעם הראשונה שבג"ץ התערב בחוקי-יסוד הוא בא ואמר: אתם עושים שימוש לרעה בכותרת, אתם קוראים לחוק הוראת שעה, ואתם הופכים אותו הוראת קבע. פה אנחנו עושים להפך, עושים הוראת קבע, אבל היא הוראת שעה. עשינו הוראת קבע לפני שנה, עוד לא בדקנו - - - הוראת שעה.

"הנורבגי" זה היה הוראת שעה. עשינו הוראת שעה במשך שתי כנסות. בפועל זה פעל על כנסת אחת. בפועל זה פעל פעם אחת, אבל הוראת שעה תפקדה - - - היא הייתה בכנסת העשרים. בכנסת העשרים עשו קבע. בכנסת התשע עשרה לא היה אחד? בכנסת התשע-עשרה לא היה. בכנסת התשע-עשרה לא היה. היה בכנסת העשרים הוראת שעה, בכנסת העשרים-ושלוש הוראת קבע. בסדר, סליחה. הוראת השעה הייתה בתוקף בכנסת העשרים,

והעשרים ושתיים כמובן, הן לא ממש תפקדו, גם עשרים-ושלוש טוב. בכל מקרה, אחרי תקופה של חמש שנים, שהוראת השעה הזאת עומדת בתוקף, באים ואומרים: אנחנו רוצים לעגן אותה כקבע, ויושבים ועושים דיון, שבעה ימי דיונים לדעתי, יחסית אינטנסיביים, קובעים פורמולה, אומרים: אנחנו רוצים לראות איך הפורמולה הזאת עובדת. לא חולפת שנה, הפורמולה הזאת עבדה או לא עבדה, אומרים: בואו נקבע פורמולה אחרת כקבע. עכשיו אנחנו עושים שימוש לרעה לא בכותרת "הוראת שעה", אלא שימוש לרעה בכותרת "הוראת קבע". מה זה הוראת קבע? אתה משנה אותה בכל שנה כהוראת קבע, כי הניסוי האחרון הצליח,

על בסיס מה אתה עושה אותה? עכשיו אנחנו עושים צחוק מהביטוי "הוראת קבע". זה הוראת קבע ושעה. בכפוף לזה שתהיה לנו פורמולה שהיא הגיונית, היא עובדת והיא מסתדרת,

יש לנו את השימוש לרעה בהוראת קבע ושעה, ויש לנו מאסה, כמות עושה איכות, זה גם עיקרון. שוב, אני מפנה לבג"ץ, מה לעשות. בג"ץ בא ואמר שכאשר היה הסדר לשחרור בני ישיבות של 400 שמשתחררים או של 1,000, או של 2,000, או של 30,000 נניח,

אבל כשההסדר הופך להיות נורא רציני ונורא מהותי בכמות, הוא כבר משנה את היסוד, וזה צריך להעלות את הנורמה. מה שהיה מתאים בהחלטה של שר ביטחון, צריך להעלות לחקיקה, מה שהיה בחקיקה, צריך להעלות לחוק-יסוד, כי כמות עושה איכות. עיקרון שבית המשפט קבע, ויש בו היגיון מסוים. כאשר אתה מדבר איתי על חבר כנסת אחד ממפלגה, שניים ממפלגה, אבל בסך הכול בבית פה כמעט כל חברי הכנסת שווים וזהים, ויש להם יכולות והשפעות זה משהו אחד, כאשר אתה מביא לסיטואציה שיכול להיווצר מצב, כתוצאה מהוראת קבע שאנחנו קובעים עכשיו אם הייתם קובעים את זה כהוראת שעה, הייתי פחות מתלונן יכול להיווצר מצב ש-75% מחברי הבית הזה יהיו "עובדים זרים", מה שנקרא, "נורבגים", הדבר הזה הוא שינוי מהותי. ולכן אני מתנגד מאוד למה שגור הציע. בואו נוריד את זה להוראת חוק רגיל. השינוי הזה שכביכול הוא כמותי, שישנו בכל פעם לטובת הסדר קואליציוני כזה או אחר, יכול לשנות לגמרי מערכת יחסי כנסת-ממשלה, מה זה אומר להיות חברי כנסת, שוויון בין חברי כנסת כל הדברים האלה משתנים, ואנחנו אומרים: טוב, זה בקטנה,

אני מסכים עם משהו אחד ששמחה אומר, אני רוצה רק לדייק דבר אחד. דבר אחד שאני חושב שהוא נכון, וצריך לתת עליו את הדעת, שכאשר מדובר עד שלושה חברי כנסת לסיעות קטנות, או עד ארבעה לסיעות גדולות, בגלל היחס בדרך כלל של כמה מכהנים ברשות המבצעת, זה מאוד מתקרב לאותו "נורבגי" מלא שחבר הכנסת אוחנה דיבר עליו. עבור הסיעות הקטנות והבינוניות, למעשה הן יוכלו לאפשר לכל שריהם או סגני שריהם בתכלס להתפטר, ומבחינה זו זה מאוד משמעותי - - אבל הכנסת נראית אחרת.

- - הדיוק רק לחבר הכנסת רוטמן, זה מבחינת סך כל חברי הכנסת שיהיו בהסדר הנורבגי זה לא מתקרב למספרים האלה. תראה את הסדר הקבע עכשיו. לא, מספרים, מתמטיקה. יש לך שבע-שמונה סיעות בקואליציה, אם לכל אחת יש לה שלושה-ארבעה "נורבגים",

משהו כזה,

זה בדיוק העניין אם זה הוראת שעה או קבע. אם זה הוראת שעה,

אני לא מדבר על הזמניים, אני מדבר על המהות - - - תקשיב שנייה. אם זה הוראת שעה, אני איתך. עכשיו אנחנו יודעים את הרכב הסיעות בקואליציה, ואתה צודק מספרית, וזה מוסיף עוד 1,

אני אומר את זה - - - אם זה הוראת קבע, יכולה מחר בבוקר לקום קואליציה שמורכבת מ-20 סיעות של ארבעה. תהיה קואליציה של 80 חברי כנסת, תראה כמה "נורבגים" יהיו שם. אתה קובע הוראת קבע, אתה מאחורי מסך בערות, אל תספר לי מה ההרכב הקואליציוני עכשיו. - - - על ההרכב הטיפוסי - - - אין טיפוסי. שנה אחת היה חוק ואתה משנה אותו. גילינו עכשיו שאין הרכבים טיפוסיים. חבריי - - - - - - לא יכולת לבחון? חבר הכנסת מקלב, אנחנו נסיים את הדיון בסעיף הזה בהתייחסות של משרד המשפטים לשתי השאלות שעלו, ואני אחזור עליהן. אני רק רוצה לומר את הדבר הבא: נזרקים פה לחלל האוויר מושגים של הוראת שעה,

אני לא מכיר את המושג הזה של הוראת קבע. אני מכיר תיקון חקיקה והוראת שעה. הוראה קבועה. המושג הזה "הוראת קבע" לא קיים. יש תיקון חקיקה ויש הוראת שעה. אני שייך לאלה ששם סימן שאלה בכלל על המושג של הוראת שעה בחוקי-יסוד, אבל אני לא נכנס כרגע לבירור - - - התייחסתי לזה.

- - - לבירור העניינים. לפעמים אנחנו גם מסכימים.

בדיוק. לפעמים אנחנו גם מסכימים. יש בעיניי כמעט סתירה מהותית בין הביטוי "חוק-יסוד" לבין הביטוי "הוראת שעה".

אני אומר עוד פעם: אין פה עניין של הוראת שעה והוראת קבע. כל עוד לא קבענו בחוק-יסוד: החקיקה פרמטרים, והלוואי והדבר ייעשה בכנסת הזאת. אני בכוונה אומר: בכנסת הזאת ולא בממשלה הזאת. הלוואי וייעשה כל עוד לא קבענו - - - לכן הקמתם ועדה של הממשלה ולא של הכנסת. תפקידה של הממשלה זה להקים את ועדותיה, ואני מכיר ועדה של הכנסת שתפקידה לטפל בחוקי-היסוד, ואנחנו נטפל גם בחוק הזה. יש רק חברים מהקואליציה. אני אומר עוד פעם: דבר אחד, יש לפנינו תיקון חקיקה, לא הוראת שעה ולא הוראת קבע. דבר שני, אני מבקש

אני לא בא להקפיד על טוהר הלשון של הכנסת, מותר גם להשתמש במותגים נוקבים, אבל אנחנו כן חבים חובת כבוד האחד כלפי השני אף אחד מחברי הכנסת הוא לא עובד זר, אין חברי כנסת בדרג א' ובדרג ב'. זה לא נכון, זה בהגדרה. שנייה, חברים. זה בהגדרה.

בסדר גמור. אני מבקש שלפחות בשיח בינינו, בתוך הוועדה, אני אומר עוד פעם: יש ביטויים שמקומם בוויכוח של המליאה. אני ממליץ. כל אחד ישתמש באיזה ביטויים שהוא רוצה.

תעיר את ההערה הזאת לחבריך לקואליציה - - גם לחבריי. - - ליאיר גולן שאמר: עכשיו אנחנו מאשרים עוד עשרות תקנים עבור חברי כנסת מיותרים. גם לא ראוי. אני לא רואה את עצמי מיותרת. דברי עם יאיר, הוא מהסיעה שלך.

אני לא אומר את זה לחבריי מהימין, אני אומר את זה לכולנו. אף אחד מאיתנו לא מיותר, אף אחד מאיתנו לא עובד ועובדת זרה, כולנו מחוקקים, כולנו אוחזים בכל הסמכויות, החובות והזכויות של חברי הכנסת, ולפחות מבחינתי, אני רק אומר על עצמי, לא משנה אם זה מימין או משמאל, מבחינתי כל חבר כנסת, בין אם הוא נכנס ביום הראשון של כהונת הכנסת ובין אם הוא הצטרף לאחר מכן באמצעות הסדר החילופים. אנחנו מסכימים, אני חושב. כולנו מסכימים. כבוד היושב-ראש, יש במדינתנו אלפי עובדים זרים, שאלפי משפחות לא יכולות לחיות בלעדיהם. עובד זר זה לא כינוי גנאי. נכון, צודק. ותודה על כך. עו"ד זנדברג, אנחנו חייבים לסיים כדי להמשיך הלאה. נקודה אחת ששכחתי שאני צריך התייחסות לזה. כאשר נחקק בזמנו החוק שעושה אי-אמון קונסטרוקטיבי, הסיטואציה של אי-אמון קונסטרוקטיבי מייצרת לנו סיטואציה, ושוב גם פה יש כמות עושה איכות מייצרת לנו סיטואציה שתהיה כמות גדולה של הכנסת שבאה ואומרת: אם אני מצביעה בעד חוק אי-אמון קונסטרוקטיבי, אני מצביעה על הרגע שאני הולך הביתה, בניגוד למה שהיה באי-אימון רגיל. כשעברו מאי-אמון רגיל לאי-אמון קונסטרוקטיבי, הייתה מחאה מאוד גדולה ומוצדקת שמצמצמים כלי פיקוח מאוד מאוד מרכזי של הכנסת על הממשלה, ועכשיו אנחנו מעמידים כמות גדולה מאוד של חברי כנסת בסיטואציה של אי-אמון קונסטרוקטיבי, שפירושה שאתה מצביע והולך הביתה באותה שנייה. אין ספק שהאתגר הזה גדל בעקבות כך, אבל בואו נעמיד דברים על דיוקם, הוא קיים גם בהסדר הנוכחי. כמות עושה איכות. אמרתי הכי ברור. יש עוד שני דוברים, ואנחנו חייבים לסיים כדי לעבור לסעיף הבא. התנועה למשילות ודמוקרטיה. אני מבקש לא יותר משתי דקות, כי אתם איתנו גם בהמשך הדיון, ואז עו"ד זנדברג, ואנחנו עוברים ישר לעניין של התקציב. עו"ד זאב לב,

שתי דקות ותקבלו יותר זמן בהמשך היום.

אדוני היושב-ראש, אני באמת אשתדל לקצר, כי הרוב נמצא בנייר העמדה שהגשנו לוועדה. אנחנו תחת ההבנה שיש כמה עובדות, אני חושב,

אם לא הקטן שבהם. יחס הוועדות לחבר כנסת כאן הוא מהגדולים בעולם המערבי. ובסוף אתם הפרלמנטרים, או המחוקקים, העמוסים ביותר כנראה בשורה התחתונה בעולם המערבי. עובדה נוספת, שאני חושב שאין עליה עוררין, שהקשר בין הממשלה לכנסת הוא לא מוסדר בצורה הבריאה ביותר האפשרית. אני אומר את זה בקיצור נמרץ, כתבנו את הדברים בצורה יותר מפורטת. לגופו של עניין, לעניין הצעת החוק הזאת,

צריך להגדיל את הכנסת, גם בצד של האופוזיציה וגם בצד של הקואליציה, צריך להוסיף חברי כנסת. לעניין ההצעה הספציפית הזאת, מאוד מטריד אותנו, וזה עלה כאן בכל מיני צורות, שמעבר לעניין שמדובר על תיקון של חוק-יסוד, מדובר על שינוי בהרכב הרשות המחוקקת, איזה שינוי משטרי שאנחנו יודעים שנכנסים אליו כאן למעשה כהוראת שעה. ברגע שאנחנו משחקים עם המספרים, וזה לא משנה לטעמי האם זה יהיה בחוק-יסוד או בחוק רגיל, הדבר הזה בעינינו לא ראוי. לכן, לאור העובדות שציינתי, אני חושב שמן הראוי היה להחיל חוק נורבגי מלא, אפילו עם מספר מנדטורי של שרים, כדי לדעת שהדבר הזה לא ישונה בכל שנה, אחרת הוא ישונה בכל שנה. זה פעם ראשונה. לעניין הנקודה ששמחה העלה עכשיו, בסוף דבריו - - - אני מאשר לו. הוא יורשי בתפקיד. אנחנו מציעים להחריג חזרה של שר במקרה של אי-אמון קונסטרוקטיבי, כדי לדלל במעט. שוב, זה לא מושלם. לעמדתנו גם זה לא מושלם, אבל לפחות לדלל במעט את התלות שנוצרת לחברי הכנסת שייכנסו בממשלה. תודה, על זכות הדיבור. חבר הכנסת אוחנה, שאלה בבקשה. מהיכרותי העמוקה עם התנועה למשילות ודמוקרטיה ורצינותה, אני יכול להניח שיש לכם הצעת חוק להגדלת מספר חברי כנסת.

האם תואילו להחתים את חבר הכנסת טל, ואולי חברי כנסת נוספים? אני מבקש להעמיד דברים על דיוקם. חבר הכנסת טל לא תמך - - - - - - החוק הנורבגי, יש לו משמעות גם אם מגדילים את מספר חברי הכנסת. בדיוק. הכול בסדר. תודה רבה. אנחנו שמחים ברוח פרשת פנחס שסמכת את ידיך על איש אשר רוח בו. זו הצעת חוק נכונה, הממשלה תתנגד לזה. מה שמעניין אותם זה דבר מאוד מוגדר. אנחנו מעמידים - - - חבר הכנסת גפני, תודה. תודה, חבר הכנסת מקלב. עו"ד זנדברג, נשאלו שתי שאלות ברשותך. נשאלו שתי שאלות, אני חוזר עליהן לטובת חברי הכנסת. אני מבקש תשובה מלאה, אבל לא על דרך ההארכה, ומייד אנחנו עוברים לסעיף השני בחוק-היסוד. השאלה הראשונה שנשאלה היא מה הרציונל של החקיקה בראיית הממשלה, מכיוון שזאת הצעת חוק ממשלתית. והשאלה השנייה הייתה מה התירוץ ומה ההסבר למשך הזמן הקצר שניתן להערות הציבור. אני מבקש התייחסות לשתי הסוגיות הללו. אם אפשר, רק לא לענות ברצינות תהומית, בגלל שאני עוד אאמין בזה. או לחייך קצת. נבקש מנציג משרד המשפטים להתעלם מההערה האחרונה ולענות ברצינות תהומית.

בסדר גמור, תודה. אני מקבל את ההערה הזאת באהבה. קודם כול, צריך לזכור, אמרתי את זה בדיון ביום חמישי, לפני שאני אענה על שתי השאלות - - על זה אמר קהלת,

יש כאלה חדשים, שומעים, משרד המשפטים, בסדר. - - הרשות המחוקקת היא הכנסת. הצעת החוק הממשלתית הובאה לפתחכם, אבל בסופו של דבר מי שמחוקק זו ועדת החוקה ומליאת הכנסת. אני אומר דברים ברורים וידועים, כדי להסביר - - - מי היוזם? זה לא עניין של יוזמה. מרגע שהייתה יוזמה, היא מובאת בפניכם. כמובן אני צריך להסביר, ואני מייד אסביר - - - הממשלה מתערבת בעבודת הכנסת, ולא היה מצב כזה. תמיד החוקים האלה היו חוקים פרטיים.

אני מחויב להבהיר את הצעת החוק כפי שהובאה, אבל טענות באשר להליך כזה או אחר, טענות באשר לכך שההצעה לא טובה הינה, חברי הכנסת דנים ומלבנים,

אני בטוח ברצינות, בתיקון של חוק-יסוד.

לא נכון, איל. אנחנו שואלים אותך על ההליך. אנחנו הרשות המפקחת עליך. תענה על ההליך. אל תגיד שזה לא ענייננו. חבר הכנסת רוטמן,

לא אמרתי שאני לא אשיב. חבר הכנסת רוטמן, תן בבקשה לעו"ד זנדברג. בהקדמה לתשובה שלי צריך לזכור שלא להטיל את מלוא יהבכם, במובן של איך ייראה בסוף החוק, על ההנמקה, המשכנעת או הלא משכנעת,

בדיון כזה שמדבר על יחסי כנסת-ממשלה, אני מוצא לנכון להזכיר את זה בפתח הדברים. לעניין הרציונל, לדעתי כבר ניסיתי להסביר - - גם לטעמי, אבל אנא חזור על זה. - - יכול להיות שהוא לא משכנע - - הוא לא משכנע.

ויכול להיות שהוא לא נכון בעיני חברי הכנסת,

הבקשה שלנו שתתמקד ברציונל הממשלתי. הרציונל הממשלתי הוא שהעיקרון הנורבגי, אני מתחיל לקרוא לו "העיקרון" - - עיקרון ההצרחה. - - שמופיע ב-42ג, כשלעצמו אין צורך לגעת בו,

יש צורך להחליף מין פונקציה כזאת קצת מורכבת משלושה פרמטרים, לקבוע כלל יותר פשוט, מתוך הבנה שסיעה גדולה יותר, צריך לאפשר לה מרחב פעולה יותר גדול במרווח הזה שבין חברי כנסת שמכהנים כשרים או שרים שלא מכהנים כחברי כנסת. סיעה גדולה יותר, יש לה נתח גדול יותר. זה רציונל פשוט. זה לא החוק. זה הסבר מאוד יפה, רק לא לחוק הזה. אני חושב שזה מסביר את החוק כמו שהוא, אולי הוא לא משכנע. הוא נותן הרבה יותר אחוזים של שפיל לסיעה קטנה. אמרת שאתה רוצה לתת יותר חופש לסיעה גדולה, ואתה נותן יותר חופש לסיעה קטנה. לא ניתן לייצר אלגוריתם מתמטי באחוזים, ולכן כפי שגם נעשה בעבר זה הולך במדרגות. סיעה של שמונה, זנדברג - - - גם מי שלא למד ליבה יודע לעשות חשבון - - חבריי, תתנו - - - - - שמפלגה יותר גדולה מקבלת פחות. חבר הכנסת גפני, תנו לאיש להשלים שלושה משפטים ותקטעו אותו, לא אחרי כל אחד. זה ההסבר שאני יודע להגיד.

הפורמולה של קריאת הביניים, גם תרחיבו קצת. אני רוצה להוכיח לחברי הוועדה - - שלא צריך ליבה. - - שאני יודע חשבון. זה אנחנו יודעים. אתה לא יודע את זה. ראיתי. קיבלתי שיעור שישה שבועות, טירונות, כמה אתה יודע חשבון. דרך אגב, זוהי בדיוק ההגדרה של חשבון דיפרנציאלי, לכל מגזר זה היה שונה. יש לי עוד כמה דברים להגיד - - אני יודע. - - אבל אני בוועדת החוקה עכשיו.

- - - עו"ד זנדברג, רק לטובת הפרוטוקול, אני חושב שאמרת את הדברים ביום חמישי. הטיוב של עבודת הכנסת זה לא תפקידה של הממשלה, זה תפקידה של הכנסת. באיזה ממדים אתם חושבים שההרחבה של המודל הנורבגי תטייב את עבודת הממשלה? האם על זה יש לכם תשובה?

אני לא חושב שהטיוב של עבודת הכנסת הוא לא חלק מהמכלול פה. ההצעה הזאת לא יכולה להסתכל רק על אחת מהרשויות. באופן טבעי היא משפיעה על שתיהן. בסדר גמור, אבל לעניין הכנסת. הבנו את סיפור היותר חברי כנסת שפנויים לתהליך החקיקה והפיקוח הפרלמנטרי בוועדות ובמליאה. והמשלימה של זה, שהשרים פנויים לעבודתם בממשלה. זאת אומרת, הרציונל הוא להקל על השרים. לאפשר גם וגם, לשתי הרשויות. לאפשר את תפקודם התקין, זה לשיטתם, של יותר שרים. אני חייב לציין שלאור השבועיים שאנחנו חווים כאן, שבהם האופוזיציה בדין ובצדק משתמשת בכל הכלים הפרלמנטריים שעומדים לרשותה, ואני לא אומר את זה בציוניות, ואני מניח שהתופעה הזאת תימשך, כי יש פה אופוזיציה לוחמת, כפי שאופוזיציה צריכה להיות, אז הרציונל האם שרים מוצאים את עצמם שני לילות כל שבוע בכנסת, משקיעת החמה עד זריחתה, זה מקרין על השאלה האם השרים יכולים למלא את תפקידם. הייתם כל כך נביאים להכניס את זה בהסכם הקואליציוני, עוד לפני הפיליבסטר. אנחנו ידענו שתהיה אופוזיציה איכותית. אם החוק היה נוקט בלשון שסיעה שיש לה כך וכך שרים, אפשר לעשות כך וכך ב"נורבגי". הוא לא מדבר על שרים. נכון. זה ההיגיון. זו הראיה המרכזית שהחוק בכל מהותו - - - חבר הכנסת מקלב, אז תציעו הסתייגויות לפורמולה. - - - הממשלה - - - הממשלה נתנה - - - אתה חושב שזה שגר ושכח? גלעד, מה קורה? אתה יודע שכמעט כל חוק כזה החוק הקודם,

עבר שינויים בוועדה או נכנס ויצא באותה צורה? אני לא מבין על מה מדברים פה.

אתה מדבר על חברי כנסת? תיכף תראו. מאחר שיש פה רציונל של הממשלה, ואנחנו חברי הכנסת מקבלים הצעת חוק ממשלתית ומנסים להבין את הרציונל, מנסים לראות האם יש דרך של - - - שמחה,

הכול - - - - - - קשר אמצעי-מטרה. זה לא צריך להיות רק בהסתייגויות. יכול להיות שלממשלה - - - שמחה, זה בסדר גמור. עו"ד זנדברג, סיים ונמשיך הלאה. עו"ד זנדברג, שאלנו אותך בקריאת ביניים, מפלגה שיש בה שמונה חברי כנסת יכולה לעשות חמישה "נורבגים" - - ארבעה. ארבעה. בתשעה היא יכולה - - - בתשעה זה ארבעה,

עד תשעה זה ארבעה. עשרה ומעלה זה חמישה. מפלגה עם 32 חברי כנסת גם יכולה לעשות רק חמישה. אתה דיברת על כך שצריך להיות הבדל. אנחנו צריכים להודות, חבר הכנסת מקלב, שסיעה של ארבעה לא יכולה להכניס חמישה "נורבגים". תודה. הוא דיבר שסיעה גדולה - - - חבר הכנסת מקלב, תודה.

אפשר, אדוני היושב-ראש, אני לא רוצה שעו"ד זנדברג יישאר עם האמירה הזאת, שהיא אמירה עובדתית לא נכונה. זה מה שחבר הכנסת מקלב אמר, עובדתית מפלגה קטנה, יש לה יותר "נורבגים" מאשר מפלגה גדולה. מעשרה ואילך זה רק חמישה. אני טועה?

אתה לא טועה. עו"ד זנדברג, אנא התייחס בקצרה לעניין התזכיר, ואני נועל את החלק הזה של הדיון. שוב, המספרים מונחים לפניכם בהצעת החוק.

ולא התייחסתי אולי לנושא המרבי. יש מספר מרבי של חמישה חברי כנסת שרים שיכולים לנצל את זה, ואכן זה יוצר איזה מכסה. המדרגות שוב, הן מופיעות בצורה מאוד פשוטה בפניכם. יש מדרגות ולכן זה לא לינארי במובן הזה שכל חבר כנסת נוסף מוסיף משהו. ההנחה היא שככל שהסיעות גדולות, מאפשרים ליותר שרים. באחוזים אפשר לתאר את אותו מצב בדרך אחרת, וזה משנה אם במדרגה הסיעה נמצאת בקצה הגדול של המנעד או בקצה הנמוך של המנעד, וזה מייצר מצבים שונים. הסברתי גם ביום חמישי לדעתי וגם היום שיש דרכים שונות, "לכייל",

את ההסדר שייצור את האיזון של מספר השרים ביחס לסיעה. אני לא חושב שיש אמת אחת מדויקת, גם הממשלה לא טענה את זה, שאין דרכים אחרות. והינה כאן, ועדת החוקה דנה בדרכים השונות.

ואני מתנצל לא התנצלתי שאני נאלץ להיות בזום, הייתי במזכירות הממשלה וחזרתי לפה שמעתי את חבר הכנסת אוחנה, דיברו פה חברי כנסת שונים מכיוונים שונים - - על מודלים שונים. - - והצביעו על היתרונות. יש שהבליטו את היתרונות ויש שהבליטו את החסרונות. וגם להצעה הזאת, מן הסתם, יש לה יתרונות וחסרונות,

לגבי פרסום התזכיר, ואני מסיים.

צריך לומר, אנחנו כייעוץ משפטי לממשלה לא שמחים על כך שמתקנים חוקי-יסוד בתדירות גבוהה - - - למה אתם נותנים לזה? אנחנו לא שמחים על כך שמקצרים תקופות של תזכירי חוק, ועדיין - - - מה היה משך הזמן? כמה זמן להערות הציבור? 74 שעות. 74 שעות.

זה יצא ביום שני לדעתי. זה פורסם ביום רביעי בערב, והיה להגיב עד מוצאי שבת.

משרד המשפטים צריך להתנגד לזה, אם זה לא משהו דחוף של חיים ומוות. זה לא ייתכן שלא ניתן זכות להגיב. חברים, זכות הדיבור - - - אפשר לתת לה את המגש. עכשיו תביא לה את מגש הפירות על מה שהיא אמרה עכשיו ולא על אביתר. - - - חברים, עו"ד זנדברג, בבקשה. אתה מסיים.

אני מזמן אמרתי שגבי לסקי חלק מגוש הימין... עו"ד זנדברג. חברים, די. היא צודקת בטענה שלה. לפחות יש לה שכל, היא יודעת שהבניין הזה הוא עגול, מחר יהיה פה שלטון אחר. לפחות לקבל התייחסות למה זה - - - אם תתנו לו להתייחס, אולי הוא יצליח להתייחס. הנושא הזה כבר עלה ביום חמישי, עולה הבוקר. בבקשה, עו"ד זנדברג. דקה לעניין. כשאמרתי את זה, בסופו של דבר - - האמת היא שבדקה אפשר להגיד שהממשלה עקומה. - - כייעוץ משפטי - - חבר הכנסת גפני. - - לממשלה הסתכלנו על החוק כמכלול ובחוק הזה מופיע גם רכיב של המועדים להגשת תקציב המדינה. זה התיקון שכרוך בו. הרכיב הזה הוא חשוב, כי המועדים שבהם הממשלה תצטרך להגיש את הצעת חוק התקציב השנתי לכנסת, זה עניין שצריך להכריע בו באופן מיידי כי תהליכי התקציב כבר עכשיו מתרחשים - - אפשר להפריד. - - והכנת תקציב פרק זמן של 100 ימים לעומת 135 ימים או 145 ימים, הדברים האלה הם משמעותיים. בסופו של דבר לא חשבנו שהדבר הזה לא עומד באמת המידה המשפטית. יש משהו שהוא לא דחוף, נציג אותו כמשהו נורא נורא דחוף, נקצר את התקופה. תלמדו, חבר'ה, תהיו יום אחד שרים.

היו קיצורים של תזכירי חוק בעבר - - לא עד כדי כך.

היו גם קיצורים שכאלה.

לחוק-יסוד? אני חושב שכן, אבל אני לא רוצה פה להטעות.

אנחנו צריכים תשובה לשאלה הזאת. אפשר לבדוק ולהביא - - - אפשר לבקש, אז אנחנו נבקש. בסדר גמור. סיימנו. חוק הקורונה.

זה חוק שהממשלה מתערבת בכנסת? היה חוק יותר גרוע. הוא פגע בזכויות - - - לא הסכמתי אז, ואני לא מסכימה היום. וניצן הורוביץ חידש אותו.

אנחנו עוברים לסעיף מס' 1. אנחנו מסיימים את סעיף מס' 1. סיימנו את הדיון בסעיף מס' 2 בהצעת חוק-היסוד. אנחנו עוברים - - - אני מכיר את עו"ד זנדברג ואני אומר לך מניסיון שהיו לו בעבר טיעונים הרבה יותר רציניים מאשר היום. בסדר גמור.

אבל אין ברירה, ממשלה עקומה.

הכול בסדר. אנחנו עוברים לדיון בסעיף מס' 1. הבטחת חמש דקות הפסקה. מכיוון שאין לנו הצבעות, אנשים יכולים לצאת להתרענן, לחזור. אנחנו ניגשים לסעיף מס' 1. סיימנו את סעיף מס' 2. אנחנו עוברים לדיון בנושא מועדי התקציב. אני מבקש שאת הדיון הזה נסכם עד השעה 13:15. אני חושב שהדיון הזה הוא דיון יותר מקצועי, פחות פוליטי, למרות שהכול פוליטי. הכול ענייני. שום דבר לא פוליטי.

דיברנו גם ביום חמישי בנושא הזה.

אנא הצגה של המסגרת הנורמטיבית, ואז התייחסות של הייעוץ המשפטי של משרד האוצר לעניין. אפשר לפני הייעוץ המשפטי של משרד האוצר? יש לי משהו להגיד טרום דיון. לצורך הפורמליות שהוא רק יקרא. עברתי את זה הרבה פעמים ומאוד חשוב לפני שאנחנו נכנסים לדיון

אני אתחיל להקריא. למעשה הסוגיה של התקציב זה סעיפים 1 ו-3 בחוק-היסוד וסעיף 1 בתיקון לחוק, אז אני אקרא את שלושתם. תיקון סעיף 36א 1. בחוק-יסוד: הכנסת (להלן, חוק היסוד), בסעיף 36א(ב), במקום הסיפה החל במילים "יהיה היום הקובע כאמור בסעיף קטן (א)" יבוא "יהיה היום הקובע כאמור בסעיף קטן (א), היום שאחרי תום שלושה חודשים מיום תחילת שנת הכספים או היום שאחרי תום 135 ימים מיום כינון הממשלה, לפי המאוחר, הניחה הממשלה את הצעת חוק התקציב על שולחן הכנסת לפני היום ה-85 מיום כינונה, יהיה היום הקובע, היום שאחרי תום 50 ימים מהיום שבו הניחה הממשלה את ההצעה, במניין התקופות של 135 ימים, 85 ימים ו-50 ימים כאמור בסעיף קטן זה, לא יובאו בחשבון מועדי ישראל וערביהם כפי שייקבע בחוק". מועדי ישראל לא היו בחוקים הקודמים?

היו. לא. לא היו. בהצעת חוק הכנסת (תיקון מס' 49), הסעיף המשלים זה סעיף 1 בחוק הכנסת, התשנ"ד-1994.

אחרי סעיף 10א יבוא: "מועדים שלא יובאו בחשבון לעניין התקופות לקבלת חוק

התקופות לפי סעיף 36א(ב) לחוק-יסוד: הכנסת‏: מועד ממועדי ישראל המפורטים בסעיף 18א(א) לפקודת סדרי השלטון והמשפט, התש"ח 1948‏, וערביהם." לפני ההערות. האם הייעוץ המשפטי של הוועדה שלנו ושל ועדת הכספים רוצים לומר משהו לגבי המסגרת הנורמטיבית או שאנחנו עוברים ישר ליועצת המשפטית של משרד האוצר? הלשכה המשפטית של משרד האוצר, נשמח להתייחסותכם. אני גם רוצה לשאול מראש שאלה אחת. נעשה כאן שימוש בביטוי "מועדי ישראל וערביהם". רוב ימי המנוחה הרשמיים במדינת ישראל הם באמת מועדי ישראל, וטוב שכך, והנוהג היום בשירות הציבורי וברוב המקומות שלא עובדים גם בערבי חג, אבל יש לנו גם את יום העצמאות, שלדעתי לא נכלל בתיבה הזאת, והוא רק מוגדר כיום מנוחה רשמי, וגם למשל, כפי שחווינו, יום שבתון ביום הבחירות לכנסת, הממשלה ממשיכה לעבוד בתקופה הזאת בענייני תקציב. למה הביטוי שאתם משתמשים בו הוא "מועדי ישראל וערביהם" ולא הביטוי "ימי המנוחה הרשמיים הקבועים בחוק והיום שלפניהם" או איזה הסדר? אני רק מבקש שתבדקו את העניין שלא הוצאתם פה למשל את יום העצמאות מתחולת החוק. וכמובן אין בדבר כדי לפגוע במועדי ישראל המסורתיים, רק צריך לדייק שיום העצמאות הוא במניין של הימים. הוא לא נכלל. 18א כולל את שני ימי ראש השנה, יום הכיפורים, ראשון ושמיני עצרת של סוכות, ראשון ושביעי של פסח וחג השבועות. לכן אני שואל. גם יום העצמאות הוא יום שבתון. זו בקשה אישית של מנסור עבאס, מבחינתו זה נכבה, זה לא יום חג. כן, בבקשה. זה חבר הקואליציה שלך. היועצת המשפטית של משרד האוצר. תודה לחבר הכנסת ארבל על משלוחי המנות ועל קריאות הביניים. הפנינו למונח שמופיע בפקודת סדרי השלטון והמשפט, שם מועדי ישראל הם ימים יותר מצומצמים מימי השבתון, מימי המנוחה, והדבר הזה הוא בשביל לצמצם את אותם ימים. שוב אנחנו חוזרים לזה שאנחנו מבחינה מקצועית במשרד האוצר, עמלנו אין מספר זהב של כמה ימים צריך בשביל להעביר תקציב רצינו לאזן בין כל הצרכים של הממשלה, הצרכים של הכנסת והאינטרס הציבורי שהמדינה צריכה תקציב, וצריך לצמצם עד כמה שניתן את התקופה הזאת, את פרק הזמן שלוקח להעביר תקציב ולאשר אותו. ולכן זה האיזון שבחרנו. בין הערכים גם תוסיפי את הצורך הקואליציוני. הוא מולידו של החוק. חבר הכנסת ארבל. הערת הביניים במקומה. עם כל הכבוד שאתה לא אוהב אותה, חשוב שתיאמר.

היא לא במקומה, כי הדיון עדיין לא הסתיים. בחוק הזה פחות. אם נחזור אחורה נראה שבכל פעם שהיה דרוש, הדבר הזה תוקן בהוראת שעה.

100 ימים - - - קיבלתם עכשיו הערה מבית המשפט, ואתם צריכים למחוק את המילים "הוראת שעה" ולייצר הוראת שעה למרות זאת. היא לא הוראת שעה.

חברים, סליחה. תודה. מכיוון שיש פה גם חברי כנסת, מה לעשות, שחלקנו חדשים, כולל היושב-ראש, לי חשוב שהסקירה של הייעוץ המשפטי תתחיל באמירה מה המצב הקיים, למה אנחנו מבקשים לשנות? ואם זו הצעת חוק ממשלתית, מה הרציונל בשינוי? אני רגע מאפס, לזה ניסיתי לרמוז. אני מבקש להבין מה המצב היום. זה התפקיד של הייעוץ המשפטי של הכנסת, להדריך את חברי הכנסת. בואו תאמרו לנו, הייעוץ המשפטי של ועדת הכספים, מה כרגע קיים? אחרי זה הייעוץ המשפטי לממשלה יאמר למה אנחנו מבקשים לשנות ולְמָה. זה סדר הדברים בכל דיון שלנו. בבקשה. סליחה שאני קוטע לרגע, פשוט חשוב לנו שהדברים יהיו מדויקים וברורים לחדשים שבינינו ולאלה ששכחו את התורה מאז שהיו פה בפעם האחרונה. קודם כול, לגבי המצב היום. המצב היום הוא שבחוק-יסוד: הכנסת נקבע שאם לא יתקבל חוק תקציב בתוך שלושה חודשים מתחילת שנת הכספים,

עד יום 31 במרץ, רואים ביום שלמוחרת,

ב-1 באפריל, כאילו הכנסת החליטה על התפזרותה. זו הנורמה. אנחנו עוסקים עכשיו בסעיף שמדבר על מצב של חריג, מצב שבו מתקיימות בחירות, ואז היום הקובע הופך להיות שלושה חודשים מתחילת שנת הכספים או 100 ימים מיום כינון הממשלה. זה המצב היום. היום אנחנו מדברים על 100 ימים, כשהממשלה מבקשת להאריך את המועד ל-135 ימים. בהשלמה בחוק-יסוד: משק המדינה, החלוקה היא כזאת שהיום מוקצים לממשלה 55 ימים ולכנסת 45 ימים. בתיקון שמבקשת הממשלה להביא עכשיו, היא מבקשת להאריך את המועד, אמרנו שבמקום 100 ל-135 ימים, כך שלממשלה יעמדו 85 ימים ולכנסת 50 ימים. האיזון הוא עם הרצון לצמצם את התקופה שבה הממשלה מתנהלת שלא על פי תקציב מאושר. ראינו שהאיזון פה משתנה. אנחנו סבורים שכאשר מדובר בחוק תקציב שבו מאות עמודים, ואנחנו רואים מההיסטוריה והניסיון מלמד שכל שנה החוק תופח ותופח, אז אם אנחנו מדברים על חוק תקציב וחוק הסדרים שהוא מצומצם, מסגרת הזמן עשויה להיות אפשרית, אבל בעולם, וזה מה שהתחלנו לדבר בדיון הקודם, שבו אנחנו מדברים על מאות עמודים שצריך להעביר בסד זמנים שבהם הוסיפו לכנסת חמישה ימים, האיזון פה מופר. ואנחנו מדברים על תיקון שהוא תיקון קבוע, לא תיקון בהוראת שעה - - לכאורה. - - שילך איתנו קדימה. ואנחנו חושבים שבכל זאת יש פה צורך בקיום פיקוח ראוי על הממשלה. בתיקון מדובר רק כשיש בחירות? אנחנו מדברים על מצב של בחירות. רק על המצב הזה? של כינון ממשלה במהלך השנה, והממשלה ניגשת למשימת התקציב. זאת שאלת הבהרה חשובה, כי ההצעה, אם אני מבין נכון, לא משנה את המועד של ה-31 במרץ.

בשנה כסדרה, מכוח זה שהממשלה כבר פועלת ולא מתחילה לדון בסדרי עדיפויות, אנחנו נשארים עם שלושת החודשים, עם המועד הקובע ב-31 במרץ. אבל מאריכים מ-100 ימים ל-135 ימים. זו נקודה חשובה, לכן אני אומר את ההבהרה. לא רק בחירות, או כוננה ממשלה חדשה. רק לדייק, באירועים מסוימים - - זה מצבים שבהם פתח נשיא המדינה - - - - - אם מתקיימים בתקופה שבין מועד הגשת התקציב עד סוף מרץ. לא במועד אחר של השנה. יש בפניכם נוסח משולב שמראה בדיוק את כל האירועים. ברור. היועצת המשפטית של משרד האוצר, השאלה אלייך. אחרי שהבנו מה ההצעה הזאת מבקשת לשנות במצב הנורמטיבי הקיים, א', האם יש לך תיקונים והשלמות לגבי הסבר השינוי? והדבר היותר חשוב שאנחנו מבקשים לקבל מכם זה, מה הרציונל? מה הסיבה? מה ההצדקה למהלך הזה בראייה שלכם? אמרתם את הדברים ביום חמישי, אבל אנחנו נחזור עליהם גם בפתח הדיון - - - אני אגיד לך את הסיבה למה מביאים את זה. מייד תאיר את עיניי. תהיה ראשון הדוברים. בשנה רגילה משרד האוצר מתחיל לעבוד על גיבוש חוק התקציב לשנה שאחרי בערך באפריל, אפילו במרץ. היום חוק-יסוד: משק המדינה קובע שהצעת חוק התקציב תוגש לכנסת עד ה-1 בנובמבר.

בשנה רגילה יש לממשלה יותר מחצי שנה לגבש את התקציב,

סדרי עדיפויות, את התוכנית הכלכלית שמתלווה לחוק התקציב, והיא מוגשת לכנסת 60 יום לפני תום שנת הכספים. ההוראה הזאת היא הוראה שמנסה לרבע את המעגל בשנה שהיא לא שנה רגילה. ההצעה שלנו מבוססת על הזמן שלוקח לממשלה לגבש את כל ההסדרים האלה. והרצון שלנו שהדבר הזה יהיה תחום, עד כמה שניתן יעיל ויאפשר לנו לעשות את התהליכים כמו שצריך. תודה.

מה לגבי הכנסת? אם יש שאלות, אני אענה בשמחה. ראשון הדוברים הוא חבר הכנסת משה גפני, בעל הניסיון הרב יותר במשכן בעניין תקציב. אדוני היושב-ראש, אני מודה לך. תודה רבה. אני מבקש לומר לחברי הכנסת ואני רוצה לומר לך, אדוני היושב-ראש, הנושא איננו נושא של כמה ימים יהיה לזה וכמה ימים יהיה לזה, זו שאלה מאוד מאוד עקרונית איפה הכנסת נמצאת בעניין הזה. האם הממשלה היא זאת שמכינה את התקציב והכנסת צריכה לאשר את מה שהממשלה מביאה? תמיד היה ויכוח בין הממשלה לבין הכנסת. אני כיושב-ראש ועדת הכספים, לפחות בכל המקרים האחרונים שהיו, כשאני הייתי היושב-ראש, לא נתתי בשום אופן שיעבירו את הדיון הזה לוועדה אחרת. זה חלק מובנה בעבודתה של ועדת הכספים. אני מאוד מכבד את ועדת החוקה, ואני חושב שהכניסו את זה בתוך חוק-יסוד כדי להביא את זה לפה, כדי שלא יתעורר יושב-ראש הוועדה ויגיד: רק אגע, והחברים שם יגידו: בואו נראה מה הולך לקרות עם הדבר הזה. אתם הולכים להגדיל את מספר הימים שבהם לממשלה תהיה אפשרות לעשות חוק הסדרים גדול. זה לא הנושא של התקציב. עם התקציב היו מסתדרים עם הזמן, הרי התקציב כבר מוכן שנתיים, כבר אפשר היה לעשות את השינויים בזמן רגיל, וגם הייעוץ המשפטי של ועדת הכספים היו יכולים להכין את זה למליאת הכנסת, אם אכן זה הנושא. זה לא הנושא. ממשלת ישראל הולכת לקיים דיון במהלך כל התקופה הזאת, שמוסיפים את הזמנים עד 85 ימים, על כל מיני דברים. אני שומע למשל שהולכים לקיים דיון על העלאת גיל הפרישה לנשים, כשאני התחייבתי כיושב-ראש ועדת הכספים לדור הנפילות של חברות הכנסת, שלי יחימוביץ', מרב מיכאלי, זהבה גלאון וכולם, זה היה קבל עם ועולם, שלא יעלו את גיל הפרישה בלי הסכמה. מה הממשלה עכשיו רוצה לעשות? היא מוסיפה לעצמה את הימים. היא תביא לכאן לכנסת את העלאת גיל הפרישה למשל אני יכול להביא עוד דוגמאות שאני שומע שמדברים עליהן להביא את זה לכנסת, להטיל משמעת קואליציונית, לעשות פלסתר את כל הדיונים הרציניים שיתקיימו בעניין הזה, למשל מקצועות שוחקים, נשים עניות כל הדברים האלה יעבירו בזמן קצר, שלוועדת הכספים לא יהיה זמן לדון בהם, בגלל שאם אני לוקח את הזמן שמציעה הממשלה, אני מגיע ל-24-23 ימים של עבודה, שביניהם צריך להכין את החוק, את חוקי ההסדרים, צריך להביא את זה למליאה, עם כל מה שנלווה לעניין הזה. זאת אומרת, אנחנו מחליטים שהממשלה עושה תקציב, הממשלה עושה חוק הסדרים, אנחנו נהיה הסטטיסטיים. האופוזיציה תצעק, הקואליציה תצביע בעד, והאזרחים יסבלו מחוקי הסדרים קשים, למשל הדוגמה הזאת של העלאת גיל הפרישה לנשים, שלא היה אחד, שלא לדבר שלא הייתה אחת - - - גפני, למה אתה חושב שהם יטילו משמעת קואליציונית? על חוק האזרחות הם לא מטילים משמעת קואליציונית, אתה חושב שעל זה הם יטילו? יכול להיות. אני לא יודע.

הם לא יודעים להטיל משמעת קואליציונית. אתה יכול להסביר לי במה זה שונה מקודם? לא הייתי פה. קודם היו 55 ימים לממשלה, 45 ימים לכנסת. זה היה פחות או יותר הפערים, היחסים בין הממשלה לכנסת, שגם על זה די התרעמנו,

הבנו שלממשלה צריך עוד מספר ימים כשהם מכינים את העניין.

לפי ההצעה הזאת, הולכים להיות 85 ימים לממשלה ו-50 ימים לכנסת. אם אנחנו לוקחים ערבי חג וחגים, מה שמופיע בחוק סדרי השלטון, המשמעות של העניין שלוועדת הכספים, לייעוץ המשפטי של ועדת הכספים יהיה זמן מאוד מוגבל כדי להגיש את זה. הרי הם צריכים להכין את זה, הם לא הממשלה. הם מקבלים פה את החוק, דנים בו, ומה שעושים בסופו של דבר, הם צריכים להכין את זה למליאה. זאת אומרת, מי שידון על החוק, לא רק התקציב, אלא גם על חוק ההסדרים אני מביא דוגמה אחת מיני רבות, אבל אם זה נכון - - - אם קודם היו להם 45 יום - - - 45 יום מול 55 ימים לממשלה.

אבל הפער הזה פועל לרעת הכנסת? עכשיו לרעת הכנסת. חבר הכנסת גפני, אנחנו בעניין הזה מקבלים את הצורך לאזן את הדברים. אנחנו עובדים על העניין הזה. ברשותך, אדוני היושב-ראש, היה ויכוח שימיו כימי שנות חוק ההסדרים שהממשלה מביאה עם התקציב. הוויכוח בין ועדת הכספים לבין הממשלה ימיו כאותם ימים, פעם היינו מנצחים יותר, פעם היינו מנצחים פחות, אבל העיקרון היה, מה שהיה בפעם האחרונה, 55 יום לממשלה, 45 יום לכנסת, שהייתה התרעמות של הלשכה המשפטית של ועדת הכספים. היום מה שמציעים לנו זה לשנות סדרי בראשית. הם אומרים: 85 יום יהיו לממשלה ו-50 יום יהיו לכנסת. למה צריך את ה-85 יום? הלכתי לבדוק, לראות מה הסיבות, מה הם הולכים לעשות. הרי לא היה תקציב שנתיים, הדבר הכי חיוני והכי חשוב זה תקציב. הולכים להביא חוק הסדרים, למשל הולכים להביא העלאת גיל פרישה לנשים. העלאת גיל פרישה לנשים היה בדיון ארוך, לא בישיבה אחת ולא בשלוש, הרבה יותר, ואני, כיושב-ראש הוועדה, התחייבתי בפני דור הנפילות של חברות הכנסת, שלא תהיה העלאת גיל פרישה ללא הסכמה, וההסכמה הייתה מותנית במקצועות שוחקים, בנשים עניות, בנשים שפרשו עוד קודם. רוצים להביא את זה עכשיו,

בתוך 50 יום, כששם אתם צריכים לאשר גם את התקציב, אתם צריכים לאשר גם חוקי הסדרים, כשאני לא יודע מה עוד הולכים להביא לשם. אני יודע, אבל אני יודע שחלק מהם זה גזרות על הציבור, ולא נוכל להגיד כלום. זה יהפוך להיות פה אופוזיציה וקואליציה. ומי שנושא באחריות זה מי שיאשר עכשיו את המועדים האלה. המועדים האלה הם לא שאלה של עוד יום או פחות יום, זו לא שאלה של עוד שבוע ופחות שבוע, זו שאלה איך מכינים תקציב למדינה. האם רק הממשלה מחליטה לגבי העניין הזה, ואנחנו צריכים לאשר את זה או לא לאשר, או שאנחנו מקיימים את הדיונים האלה לפחות באותו יחס כמו שהיה עד היום בין הממשלה לכנסת? אם זה נכון שהם הולכים להביא אם לא מביאים חוקי הסדרים, אז אין לי טענות, שיביאו מה שהם רוצים, זה בסדר,

יהיה ויכוח, אבל אם מביאים,

אם המשמעות של העניין היא למשל גיל פרישה לנשים, המשמעות היא קריטית. נעמוד כולנו,

נעמוד מול הציבור ונצטרך להסביר למה אישה במקצועות שוחקים, זורקים אותה לרחוב בלי פרנסה. מה נגיד לאישה הזאת? או אישה ענייה, שהיא זאת שמנקה כאן את המדרגות, שזורקים אותה לרחוב?

שזה היה חוק הסדרים בגלל שהסכמנו לתת להם כל כך הרבה זמן ולנו אין את הזמן? אני רוצה משפט אחד לסיום, אדוני היושב-ראש, ברשותך - - בבקשה. - - פוליטי, אבל לגופו של עניין הוא גם מקצועי. זה אחד המקרים שממנו חששתי, שבו יש שר אוצר, ויש לו יושב-ראש ועדת כספים מהמפלגה שלו. בסך הכול ועדת הכספים מתנהלת בסדר, אין לי טענות על הדבר הזה. אבל הינה הדוגמה שבה יש שר אוצר שהוא הממשלה, ומולו עומדת ועדת הכספים, שזה הפרלמנט. נכון שהם שניהם בקואליציה, אבל יושב-ראש ועדה שאיננו חבר במפלגה של שר האוצר, לא היה מאפשר בחיים דבר כזה. הוא היה עומד מול שר האוצר - - - טוב שזה בחוקה. אתה יודע מה, אני כבר לא יודע מה לענות על זה. מכיוון שאתה אדם מאוד לוגי ורציונלי שבנוי לתלפיות, המסקנה מתבקשת מכל מה שאמרת, שאתה מברך על זה שזה בחוקה ולא בכספים. אני לא יודע לענות לך, אני אענה לך רק אחרי שתהיה התוצאה.

צודק. הגיוני. נניח רגע לעניין הזה. המציאות הזאת שיש ויכוח בין הממשלה לבין הכנסת, בין שר האוצר לבין ועדת הכספים, הוויכוח הזה לא קיים היום.

אני גם מבין אותו,

יושב-ראש המפלגה שלו הוא שר האוצר, והוא אומר לו: אני צריך 85 ימים בגלל שאני צריך להעביר חוקי הסדרים. אני אומר לכם: תהיה צעקה עד לשמים בנושאים שנוגעים לכלל האזרחים. ולכן אני מבקש, אדוני יושב-ראש ועדת החוקה, לא לאשר את הדבר הזה. וצריך שיהיה אותו יחס בין הכנסת לבין הממשלה, אם חפצי חיים פוליטיים אנחנו. חבר הכנסת גפני, תודה על הדברים החשובים שלך. אפשר לקחת את הצעת החוק הזאת במריצה - - - תודה על דבריך החשובים, שגם בנויים על ניסיון רב שנים בוועדת הכספים. אני כבר אומר לוועדה שבהחלט הכוונה שלנו, בטוח שהדבר יתקבל בתמיכה, זה לשנות פרופורציות כאן. זה לא עניין של פרופורציות, זה לשנות את משך הזמן שעומד לכנסת לבצע את הפיקוח הפרלמנטרי. בלי הממשלה? רק לכנסת, בלי הממשלה? לא מוסיפים לממשלה?

המטרה שלנו היא להאריך - - - להישאר במסגרת 135 יום? לאו דווקא. כלומר, אתה בא ואומר שאתה רוצה - - - מצביע חבר הכנסת גפני נכון על העובדה - - מבחינת האיזון. זו אפילו לא שאלה של האיזון. - - שהכנסת צריכה להבטיח שיש לה זמן ראוי לעסוק בהצעת התקציב ובחוק ההסדרים. ומשך הזמן שמצוין כאן בהצעת החוק לעמדת ועדת הכספים והייעוץ המשפטי והמקצועי שמלווה אותה זה לא משך זמן מספק. התוספת של החמישה ימים לא מספקת, בין השאר לאור החשש שמעלה חבר הכנסת גפני, שהארכת הזמן לממשלה מאפשרת לממשלה להביא הסדרים יותר רחבים. אנחנו נעדכן בהמשך. אנחנו עסוקים כאן - - - זה עז שהכניס אלקין כדי להוציא אותה.

אני לא חושב שזה עז, אני חושב שהיה פה באמת הרמת תמרור. אנחנו מכירים את האנשים. בסדר גמור. אני מזמין עוד חברים - - - אם הממשלה מביאה רק תקציב בלי הסדרים, אני לא אומר את דבריי.

אנחנו לא מנסים פה לשנות מושכלות יסוד, שאולי ראוי לשנות. כרגע אנחנו עוסקים בלוחות-הזמנים.

אתם משנים מושכלות יסוד לגבי "הנורבגי" - - - בסדר גמור. חברי כנסת שמבקשים להתייחס לנושא הזה, אני רק מבקש,

חבר הכנסת ינון אזולאי,

ואחריו חברת הכנסת אורית סטרוק. קודם כול, תודה רבה,

רק שהרב גפני, אני לא מסכים איתך שהיה עדיף בוועדת החוקה מאשר בוועדת הכספים, כי בינתיים בוועדת הכספים הקירות יונקים גפני, אז הכול היה בסדר. אל תדאג, עליי. היושב-ראש, שמעת מה אמרתי לגבי ועדת הכספים, שהיה עדיף שזה יהיה שם ולא פה, למרות מה שגפני אמר? אמרתי ששם הקירות יונקים גפני, לא יעזור כלום. קצת זמן, לא חשוב, אנחנו נעבור את זה. לגופו של עניין, ישבתי בוועדת הכספים וראינו גם בתקציב ההמשכי עד כמה חשובים פעילותה של הכנסת והדיונים בכנסת. זה שאתה אומר שיוסיפו מעבר לא. תקצצו לממשלה ותוסיפו לכנסת.

כי כל עוד שהממשלה דנה, זה עוד נזק לעם ישראל,

בדיעבד אתה רוצה להוסיף יותר לכנסת, בסדר. אני טוען שצריך להוסיף לכנסת בכל מקרה. בכל מקרה צריך להוסיף, להערכתי לפחות משהו כמו עשרה ימים. אז אתה תברך על תוספת כזאת? אתה תתמוך בה?

אז תתמוך בהצעה הזאת? בוודאי אנחנו תומכים. אם אנחנו נצביע,

אנחנו תומכים. זה שני דברים נפרדים. צריך לפחות עשרה ימים ואפילו יותר, כי אם אתה מביא חוק הסדרים, אתה צריך להיות פה ימים ולילות, במיוחד עם אופוזיציה כמונו, עד כניסת שבת, כי בשבת כבר לא נהיה פה. תודה. תודה לחבר הכנסת ינון אזולאי. חבר הכנסת רוטמן, ואחריו חברת הכנסת אורית סטרוק. אני חושב שהנושא של פרק הזמן להעברת תקציב בכל סיטואציה שהייתה בעבר, אני בהחלט חושב שהיה מקום לתת לממשלה חדשה. בסופו של דבר תקציב הוא קביעת סדרי העדיפויות והעקרונות, וממשלה חדשה שנכנסת ב"מועד הקובע" מה שנקרא או "לאחר המועד הקובע", אי-אפשר לצפות ממנה לעמוד בלוחות-הזמנים של ממשלה רגילה. על אחת כמה וכמה ממשלה אני כוסס ציפורניים האמת, כדי לראות איך אפשר יהיה למצוא תקציב, שמאחד בתוכו את סדרי העדיפויות של שרן השכל ונפתלי בנט, אנשי הימין הכלכלי, יחד עם גבי לסקי. יש פה פערים גדולים בתפיסת העולם, ואני חושב שממשלה שרוצה להכין תקציב שבאמת יצליח לכלול בתוכו גם את תוכנית סינגפור וגם את תוכנית סין הקומוניסטית, תצטרך להשקיע זמן רב של עבודה.

לוחות-הזמנים ולהעצמתם.

אנחנו עכשיו למיטב זכרוני בשנת 2021, לא היה תקציב זמן רב והממשלה הזאת באה ואמרה אחת מהתקיפות המרכזיות של חלק מחבריה

אבל לא רק, הייתה איך יכול שמדינה מתנהלת בלי תקציב כל כך הרבה זמן. ועכשיו לבוא ולהגיד בואו נמשיך ונגדיל את פרק הזמן, לפי לוח-הזמנים המעודכן מתי יתקבל התקציב לשנת 2021? ב-9 בספטמבר. זה בהנחה שלא יהיו עוד דחיות והארכות, יעבור חוק התקציב בכנסת.

9 בספטמבר הממשלה תניח - - - ההנחה. זה מה שהיה נראה לי משונה. מתי יתקבל התקציב בסופו של דבר? קריאה שנייה ושלישית. 4 בנובמבר. עם ההתחשבות במועדי ישראל וערבי החג. תשעה ימים של - - - כולל מועדי ישראל וכולל הכול.

יהיה לנו תקציב לשנת 2021 שיחזיק חודש ו-26 יום. וזה אחרי שנתיים בלי תקציב. אני חושב שבסיטואציה הנוכחית, המיוחדת הזאת, כל הארכה היא לא לגיטימית,

ואני אומר שוב, ברמה העקרונית אני חושב שצריך להעניק הרבה זמן. אני חושב שטוב תעשו אם תריצו את התקציב הנוכחי של 2021, כי יש המון המון גופים ואנשים, עובדי עמותות שתלויים בתמיכות מתקציב המדינה שעוסקים ברווחה, שכל יום שעובר שאין תקציב הוא נזק אדיר עבורם. תעבירו תקציב, ולו מינימלי, ולו המשכי, לשנת 2021. מחר בבוקר אני בטוח שנוכל להתגייס קואליציה ואופוזיציה להעברת תקציב המשכי ללא שינויים, אפילו שהוא יהיה בנוי על פי הנוסחה התוספתית, כדי שסוף סוף יוכלו להשתחרר ולתת לכל אותם ארגונים וגופים שתלויים בתקציב כאוויר לנשימה, כולל ארגונים שעוסקים בחינוך, שזה תלוי בפתיחת שנת לימודים. יש המון המון ארגונים שרק מחכים טכנית, זה לגמרי טכנית, שיהיה תקציב. אני מכיר את זה היטב כמנכ"ל עמותה.

נוכל לתת הסכמות לעניין תקציב 2022, שהוא ישקף באמת את הערכים של הממשלה הזאת, ככל שתצליחו למצוא אותם. אני חושב שאפילו אפשר יהיה להגיע - - - אני יודע שזה קשה לך, אבל זה גם מחויב מכוח פסק דין בג"ץ שפיר. ההערות של השופט הנדל היו מאוד מאוד ברורות בנושא הזה. זה אכן קשה לי. קשה לך, אבל תשים את זה על השולחן. את זה אתה תגיד בתורך. לכן אני קורא לכם אחרי כל כך הרבה זמן ללא תקציב, שזה פוגע פגיעה בחפים מפשע - - יצוין שגם עכשיו עו"ד זנדברג לא מוצא את מקומו בוועדה כשאנחנו מכוננים חוקה לישראל. קשה לו. - - פה זו פגיעה אמיתית

אפשר להעביר חוק תקציב "טיפש" מה שנקרא,

לא צריך, אין בעיה. להעביר אותו בתוך יומיים בכנסת אם צריך, לשחרר את כל הגופים והעמותות שמחכים לכספי תמיכה,

כל האנשים שעובדים בחוזה מול המדינה שפתאום אסור להם לעשות שעות נוספות או שלא יודעים לתכנן. לעשות תקציב ונתקדם הלאה. בסדר גמור. אדוני היושב-ראש, מה שהיה נהוג אצלי, כשיש הצעה כזאת, שהיא הצעה שנשמעת הגיונית, אני לא יודע אם אני תומך בה או לא תומך בה, יכול להיות שכן, יושב-ראש הוועדה היה פונה לממשלה, למי שמוסמך שם, ואומר שהייתה הצעה כזאת שכולם מוכנים לתמוך בה, לפי דברי חבר הכנסת רוטמן. אני לא הבטחתי בשם כולם. אמרתי שאני אשתדל. אין בעיה. לשאול. אם כן כן. לא שנדע שלא. אבל אין את מי לשאול. הוא לא פה, זנדברג. חברים מכיוון שכבר ניהלנו התדיינות סביב החוק הזה, אמרתי לכם שאנחנו בתוך שיג ושיח, אז אני אזכיר שהחוק - - - איפה נציג משרד המשפטים? חבר'ה, סליחה. זו הצעת חוק - - - ממשלתית, שמשמעותה חוק-יסוד.

אני רוצה להזכיר שנציג משרד המשפטים היה פה בכל הדיון ביום חמישי, שבו הוצגו אנחנו בעצם בהצגה שנייה. מכיוון שאנחנו עוסקים בחוקי-יסוד, ואנחנו רוצים להבטיח שהדיון יהיה דיון ראוי - - - אתה אומר שהדיון של השעה וחצי שהיה ביום חמישי, או השעתיים, היה דיון ממצה מבחינתך.

עובדה - - - הוא קיבל דדליין. אני מסכים איתך. אתה הרי מסכים איתי - - - עובדה שאנחנו מקיימים עוד דיון. נציג משרד המשפטים היה בדיון הראשון. יש לנו היום את נציגות הלשכה המשפטית של משרד האוצר. זו אותה ממשלה, אני רוצה להזכיר. יש נציגת משרד המשפטים בזום. אתה מכונן חוקה, אדוני. אתה מכונן חוקה קבועה. אתה מכונן פה חוקה קבועה. חבר הכנסת ארבל - - - אני תמה. זה בסדר גמור שאתה תמה.

כשיושב-ראש הבית - - אני החלפתי חליפה היום לרגל המעמד. - - נעדר, כשוועדת הכנסת או - - - אותי זה מרגש. אני שמח. אנחנו ממשיכים. הדובר הבא. אין לי חליפה, כי אני פשוט חושב שחוקי-יסוד הם כמו חוקים רגילים,

הבנתי. יפה מאוד. חבר'ה, אני יכול להבין שאצל חבר הכנסת ארבל, כאיש מפלגה חרדית, יש הלימה בין הקודים של הלבוש לעניינים של אמונה. זה שזה מתחיל להתפתח גם אצלכם בציונות הדתית, זה כבר מתחיל להטריד אותי. אצלנו אין כלום, תירגע. אנחנו מכירים את המצב. לא.

זה לא נכון, כי עדיין תצטרך לפי חוק-היסוד פרק זמן ארוך. ממתי שמניחים עד מתי שמצביעים יש פרק זמן מינימלי בחוק.

אי-אפשר - - - לא.

בכנסת. הכנסת יכולה לאשר את התקציב לפי חוק-היסוד ביום שהוא מגיע? אדוני היושב-ראש, התייעצתי עם חבר הכנסת מקלב. אני יכול להגיד לך שמבחינת דגל התורה,

אני אדבר גם עם אגודת ישראל. בבקשה. בסדר.

זה רציני - - - בבקשה. זה לא קשור לדיון שאנחנו מקיימים עכשיו. זו יוזמה פוליטית בהחלט ראויה. לממשלה מותר להביא תקציב גם יום אחרי. אין איזה פרק זמן מינימלי שהתקציב מונח? לא הבנתי. אם הממשלה שמעה את הצעתי, היא מחליטה שהיא מחר בבוקר מביאה תקציב תוספתי - - הממשלה יכולה להקדים - - - - - אנחנו יכולים להצביע עליו למוחרת בכנסת ולאשר אותו בשלוש קריאות?

זה לוקח קצת זמן. יש זמן מינימום. יש את פרק הזמן שקבוע בסעיף 3 לחוק - - - שאומר "לא יאוחר מ-50 ימים לפני היום הקבוע" כאמור באותו סעיף. אבל הממשלה יכולה להקדים - - - לא. לא יוקדם. שאל חבר הכנסת רוטמן האם לכנסת מותר לא למצות את 50 הימים? היא יכולה. הכנסת יכולה לאשר תקציב יום אחרי שהוא מגיע. החוק מדבר על תקופות מקסימום. מה שחבר הכנסת רוטמן הציע, שלא יביאו חוק הסדרים עכשיו, יביאו חוק תקציב, ואז הקואליציה והאופוזיציה - - - חברים,

זה לא קשור לנושא שאנחנו דנים בו היום. חברת הכנסת סטרוק, דומני את היית הבאה ברשות דיבור. תודה רבה. אני רוצה לעשות קצת הסרת מסכות. הרמת מסך. סליחה שאני מקלקלת את החגיגה. לא.

אין חגיגה. חברת הכנסת סטרוק, אין שום חגיגה אצלנו, אנחנו יודעים שאנחנו בגלות. אני יודעת שאני בארץ-ישראל, ברוך השם. חברים, בבקשה.

היא לא קשורה לכאורה למה שאנחנו מדברים כאן, אבל זה אחרי שאנחנו כמה שבועות צועקים בוועדה המסדרת על זה שהממשלה מנסה להעביר את הדיון בחוק האזרחות, שאמור להידון בוועדה משותפת של ועדת החוץ והביטחון וועדת הפנים, ולא נוח לה לממשלה להקים ועדה משותפת כזאת ולהיות תלויה בחסדיו של השותף הראשי של הממשלה, המוכתר של הממשלה, חבר הכנסת מנסור עבאס. ראש ישיבת אביתר... אזרח מדינת ישראל, חבר הכנסת עבאס מנסור.

אז הממשלה משום מה מנסה כבר כמה שבועות, ואנחנו בולמים את זה שהיא לא תוכל להעביר את זה רק לוועדת החוץ והביטחון הזמנית - - - לא תוכל להדיר את אזרחי מדינת ישראל הערבים מהדיון הכה חשוב בנושא שנוגע - - - כן.

פתאום אנחנו מקבלים הודעה שהינה, ועדת החוץ והביטחון אכן תקיים מחר בבוקר דיון בחוק הזה, כהכנה לקראת הדיון במליאה. ואני שואלת את עצמי, מי הסמיך אותה? אנחנו הרי דנים בזה ימים על גבי ימים, שעות ולילות בוועדה המסדרת. לא שמעתי שהוועדה המסדרת התכנסה ולא שמעתי שהיא הסמיכה, אבל הכול טוב ויפה. יושב-ראש ועדת החוץ והביטחון הוא מכנס,

אף אחד לא הסמיך אותו.

חברת הכנסת סטרוק, אני ממש מודה לאלוהים שלא מינו אותי לוועדה המסדרת בסיבוב הזה.

כי שם באמת הדברים מתנהלים בדורסנות שאין כדוגמתה. אגב, היינו צריכים למנות לך ממלא-מקום. היינו אמורים לדון בזה. מימיני, לא לי. מונה ממלא-מקום לחברת הכנסת שרן השכל. ממלא-מקום קבוע בוועדת החוקה,

לא ליושב-ראש. את היושב-ראש קשה להחליף. קשה למלא את מקומו. אגב, אני מציע פה תמיד למלא את מקומך כיושב-ראש. תקשיב. יהיו גם ימים שאני אהיה מוכן לשקול את זה. חברת הכנסת סטרוק, בבקשה. בפתיח להקדמה למבוא אני אומרת שאנחנו לא יכולים לשבת לנו פה ולדון בסוגיות באמת חשובות, שמעלה פה חבר הכנסת גפני, של כמה ימים תקבל הממשלה וכמה ימים תקבל הכנסת, כשאנחנו דנים בממשלה שהיא אסון למדינת ישראל. היא כזה אסון, שוועדת הפנים שלה הולכת להיות מנוהלת על ידי חבר הכנסת מנסור עבאס, שהוא חותר להפיכת מדינת ישראל למדינת כל אזרחיה. והממשלה עד כדי כך נבוכה מכך, שהיא ללא שום הסמכה מנסה להביא את הדיון על חוק האזרחות לוועדת החוץ והביטחון, כאילו שהיא יכולה לעשות את זה, ואנחנו פה דנים על כמה ימים אלה יקבלו, וכמה ימים אלה יקבלו. אדוני היושב-ראש, אני לא יודעת כמה זמן אני אוכל להישאר פה בדיון, אני צריכה גם לצאת ולחזור באמצע, אז אני רק רוצה להציע תיקון קטן שלי, אני אגיש אותו בתור הסתייגות, אני גם אמסור אותו, לתיקון שאתם מנסים לעשות כאן. מכיוון שבנוסח החוק כתוב מועדי ישראל המפורטים בסעיף כך וכך, ולמטה בדברי ההסבר כתוב שמדובר על ראש השנה, יום הכיפורים, ראשון ושמיני עצרת לסוכות וכן הלאה, אני באמת חושבת שאנחנו לא יכולים להשתתף בנשף המסכות הזה, ומישהו צריך לבוא ולומר שהמלך הוא עירום. אנחנו מדברים על חגי ישראל, אנחנו לא מבינים שיש לנו פה ממשלה שחותרת למדינת כל לאומיה, למדינת שני לאומיה.

אני מגישה הסתייגות שיהיה מדובר על זה שזה לא רק מועדי ישראל, אלא גם מועדי ישמעאל, לרבות יום הנכבה, יום הנכסה, יום האדמה וערביהם. ואני חושבת שמכיוון שאנחנו ועדה רצינית, ואנחנו דנים פה בחוק-יסוד, ויש לנו עסק עם קואליציה רצינית מאוד לצערי, דורסנית מאוד לצערי אתה חושב, חבר הכנסת גפני - - חברת הכנסת סטרוק, אנחנו פשוט חייבים להתקדם. - - שהם יטילו משמעת קואליציונית על חברת הכנסת גבי לסקי, ויחייבו אותה להצביע

- - - העלאת גיל - - - חברת הכנסת סטרוק. על חוק האזרחות הם לא מסוגלים להטיל משמעת קואליציונית - - - חברת הכנסת סטרוק, אנחנו מתקדמים בדיון.

למה אתה עוצר אותה? אני אסביר מדוע. אנחנו מכוננים פה חוקה.

אתה לא נותן לחברי הכנסת להתבטא.

זה החוקה. זה בסדר. אני חושב שנותנים לכולם.

אנחנו לא יכולים ככה לכונן חוקה, על ידי דיון של סתימת פיות. בסדר גמור. חבר הכנסת - - - הוא לא סותם פיות.

הוא צריך את זה לפרוטוקול. אדוני היושב-ראש, גם אתה וגם אני, שנינו לא זכינו. לא זכינו להיות פה חברי כנסת בזמן שחוקק חוק-יסוד: הלאום. פה הקימו ממשלה שחותרת תחת חוק-יסוד: הלאום. זה מה שהיא עושה. היא חותרת תחתיו, ואנחנו יושבים ומדברים על כמה ימים יהיה לזה לא שזה לא חשוב, זה חשוב, אבל בואו לא נסתיר את המהות, המלך הוא עירום. חברת הכנסת סטרוק, תודה. חבר הכנסת ינון אזולאי יצא. מה שאורית אמרה זה דברים כדורבנות. בהחלט.

חבר הכנסת ארבל, אתה מבקש להתייחס לחוק-היסוד? אדוני היושב-ראש - - - אני מבקש להקפיד על ארבע-חמש דקות, שנסיים את הדיון. אנחנו נסיים את הדיון.

חייבים להיכנס ללוחות-זמנים, כי החוק חייב להיות מונח עד מחר כמובן במליאה.

את הדיון הזה קבעתי - - - ככה אלקין החליט.

חבר הכנסת ארבל, בבקשה. אלקין החליט שזה עד מחר?

חבר הכנסת ארבל, בבקשה. אנחנו מכוננים חוקה בע"מ. יש לך את הטלפון שלו? חבר הכנסת, רשות הדיבור שלך התחילה.

אדוני היושב-ראש, אני קודם כול רוצה לברך את נציג משרד המשפטים שהגיע לדיון, וחזר אלינו בחזרה. ממש התגעגענו אליך. האזנתי בזום במהלך - - - כן.

ברור לכולנו שנציגי משרד המשפטים במהלך כינון חוקה למדינת ישראל מנהלים ישיבות נוספות במקביל. כך זה נראה. כך ההתייחסות. כאשר פניתי ביום שישי ליועץ המשפטי לממשלה, עדיין לא למבקר המדינה, וטרם נעניתי, במכתב מפורט על העובדה, שאני יודע שהתייחסת אליה, וגם אמרת כאן ביושר, כשלא הייתי כאן בדיון, שהיה לך קשה עם זה, עם העובדה שמפיצים תזכיר בתוך 74 שעות, כולל שבת. אני באופן אישי הייתי בתפקידי הקודם ראש מטה שר הפנים, מעולם לא הייתה בכלל אפשרות כזאת שיעלה על הדעת לקיצור פז"ם כל כך משמעותי של חקיקה ממשלתית. במקרים החריגים שבחריגים נענה היועץ המשפטי לממשלה ונתן לנו עשרה ימים להתייחסויות הציבור. 74 שעות, כששבת בתוכן ככה הממשלה מתייחסת לחוקה שהיא תולדה של הסכם קואליציוני. העתק-הדבק מהסכם קואליציוני. מביאה להתייחסות הציבור בתוך 74 שעות, כששבת בתוכן, ומביאה את זה לכנסת. הסיפור היחיד פה זה תפירת חליפה, תופרים חליפה למידותיה של ממשלה ספציפית, ואחרי תפירת החליפה למידותיה של הממשלה, מכוח ההסכם הקואליציוני, מביאה הממשלה, אפילו בלי להתבייש, חקיקה ממשלתית. אתם, רבותיי, שומרי סף. תפקידכם כשומרי סף להסתכל לשרים בלבן של העיניים ולומר להם: רבותיי, אי-אפשר, לא היה דבר כזה, חרף התנגדותו של ידידי,

אם נהגתם כך בעבר, מן הראוי שתמשיכו לנהוג כך? בלי שום רלוונטיות לזהות השרים ולזהות ראש הממשלה, גם כאשר הממשלה היא ממשלת שמאל, אתם צריכים לבוא ולומר את הדברים ביושר,

ולומר להם: רבותיי, אין דבר כזה. גם אם בקורונה היו באמת חריגות ואפשרו פרסום להתייחסויות ציבור קצרות יותר, בשל צורך רפואי, בריאות הציבור, שום דבר מהדברים האלה לא עומד כאן. שום דבר. זה שאמרת כאן לפרוטוקול שלא נוח לך עם זה, עדיין לא מסביר את המשמעות החוקתית של הדבר. אנחנו כאן באמת יושבים ומרמים את כולנו. זה השקרים שלא מדברים עליהם. מרמים את כולנו שאנחנו מכוננים פה חוקה קבועה כביכול, מוחקים מהכותרת את המילים "הוראת שעה", ותופרים חליפה למידותיה של הקואליציה. לוקחים הסכם קואליציוני, עושים ממנו "העתק-הדבק" ומביאים לכאן חוק-יסוד שפוגע בחובת הכנסת לפקח פיקוח אפקטיבי על עבודת הממשלה, פוגע בתהליכים הפרלמנטריים המוסדיים. זאת תובנת יסוד, לא הייעוץ המשפטי של ועדת הכספים היו צריכים לומר את חוסר האיזון הזה בין הכנסת לממשלה, אתם הייתם צריכים לומר, מכם זה מצופה אתם משרתי ציבור, אתם "סיביל סרבנט", אתם לא עובדים אצל ממשלה מסוימת, אתם משרתי האינטרס הציבורי, כל אזרחי מדינת ישראל נושאים אליכם עיניים לבוא ולומר: לא נוח לי עם זה ולאפשר לתופעות לקרות פעם אחר פעם? אני רוצה ברשותך,

לצטט ממכתבי ליועץ המשפטי לממשלה. אני מדבר מדם ליבי, סליחה על הסערה, מיום שישי. ציינתי במכתב ליועץ המשפטי לממשלה, וככה הדברים: ממשלת ישראל הוקמה כמובן לפני שבועות ספורים אני מדלג קצת מדובר על חוק-יסוד, שהוא אבן בניין במשטרנו החוקתי, ובתיקון בעל חשיבות ציבורית עצומה, השנוי במחלוקת ציבורית עמוקה. עיון קצר באתר החקיקה הממשלתי מגלה תזכירים רבים של הממשלה הנוכחית, שזכו לקיצור דומה, תזכיר חוק הכנסת (הוראות שונות),

תזכיר חוק הדיינים, שכיום גם קיבלתי מכתב בשם רז נזרי, שיש בו בעיות משפטיות, תזכיר חוק הביטוח הלאומי, תזכיר חוק-יסוד: הממשלה (תיקונים שונים), תזכיר חוק שירות ביטחון (תיקון מס' 18). הכלל בדבר 21 ימים, שמופיע בהנחיית יועץ משפטי לממשלה באופן מפורש הכלל הזה מונח בהנחיית יועץ 2.3005, הכלל הזה מופר פעם אחר פעם אחר פעם לטובת ממשלה ספציפית. בממשלה הקודמת, שהייתי בה נושא תפקיד מקצועי, מעולם לא אפשרו לנו לוותר על 21 יום, למעט חריגים שבחריגים, שהפכו מ-21 ימים לעשרה ימים. 74 שעות, כששבת בתוכם, ברשימה של חקיקת יסוד, זה דבר בלתי מתקבל על הדעת, אלא אם כן המטרה שלכם מראש אני מבין שלא נוח לך לשמוע את הדברים, ואתה רוצה שאני אסיים - - מאוד מאוד נוח לי, הכול בסדר גמור. - - אבל חשוב שזה ייאמר, ולו לפרוטוקול.

אני מנסה לחשוב, שמא באמת נוח לכם עם העובדה הזאת, כדי שכאשר תוגש עתירה לבג"ץ, תבוא ותגיד: אנחנו לא מגבים את ההחלטה, הייתה בעייתיות, אבל אתם עושים אותה. זו לא הצעת חוק פרטית. איך אתם מסתכלים ביושר על עצמכם במראה ואומרים לעצמכם: עשינו את מה שמוטל עלינו מבחינה מקצועית לאינטרס הציבורי של אזרחי מדינת ישראל?

תודה, חבר הכנסת ארבל. אפשר להתייחס. תהיה תגובה. בין הקריאה השלישית לרביעית... למען ההגינות הסוגיה נשאלה ביום חמישי והתקבלה תשובה. היא נשאלה הבוקר - - - היא הניחה את דעתך? איזה תשובה? שקשה לנו? אני התייחסתי לתשובה הזאת.

אני לא אחראי על התשובות של משרד המשפטים. כדי שלא ייאמר שנמנעה כאן התשובה, אז בסוף הדיון נבקש עוד פעם מעו"ד זנדברג. אם תשתנה תשובתו מהפעמיים הקודמות זו תשובתו; אם לא הוא יחזור עליה.

כנציג הכנסת, זה הניח את דעתך? אני אומר לך אחר כך מה מניח את דעתי.

אני אומר לך כשאני אקח את זכות הדיבור, לא ניהול הישיבה. אני אענה לך על זה. חברת הכנסת גבי לסקי, בבקשה.

בסדר גמור. חברת הכנסת לסקי, בבקשה. תודה רבה, כבוד היושב-ראש, אני אומנם חברת כנסת צעירה,

מה שאתם רוצים, אני באתי לפה לשרת ולייצג את הציבור. הציבור לא מיוצג אם אנחנו נותנים לתזכיר חוק 74 שעות כדי שהוא יביא את הערותיו.

זה בלתי קביל. אי-אפשר להגיש הערות באופן רציני. אין פה דברים של חקיקת חירום. אין פה שום סיבה. ואני כן מצפה מכם, ממשרד המשפטים, להגיד לשרים "אי-אפשר". זה התפקיד שלכם. ואני באה מהקואליציה. הם אמרו בעבר. אני לא יודעת מה נאמר קודם ומה לא נאמר קודם. אני כן ראיתי את חוק הקורונה, שרציתי להגיש הערות, ולא ניתן לי זמן, כי גם היו 74 שעות, וזה פגע בזכויות יסוד.

אין פה שום אינטרס ציבורי להעביר את החקיקה הזאת, תוך פגיעה בזכות של הציבור גם לשקיפות וגם להביא את הערותיו. כקואליציה אנחנו חייבים לדרוש את ההגינות הזאת. כנ"ל לגבי עשיית טלאי על טלאי בחקיקת יסוד. מה בין חוק התקציב לבין החוק הנורבגי? למה מביאים לי את זה בחקיקה משותפת? זה שני עניינים נפרדים. אפשר לעשות גם מבחינת נראות, מבחינת סדר חקיקה. אני עורכת דין, אני רוצה שהחוקים שלי, כשאני רואה את ספר החוקים, יבואו על פי הנושאים, חוק התקציב לחוד והחוק הנורבגי לחוד. אין שום עילה עניינית להביא את שני הדברים האלה ביחד חוץ משאנחנו לא נתכנס פה יותר, והינה אנחנו פה. הדברים האלה זה חלק מהתפקיד שלכם. דבר אחרון, אנחנו ככנסת צריכים להגיד לממשלה ותודה רבה לרב גפני, כי אני לא הייתי ערה. כשקראתי את החוק אמרתי: זה בסדר, נותנים יותר זמן, זה חיובי כשמגדילים את הפער בין הזמן שהממשלה מקבלת בחוק התקציב אל מול מה שהכנסת מקבלת, זה לא עניין שיכול להתקיים. התפקיד שלנו כחברי כנסת זה לדרוש זמן לכנסת, כדי שנוכל להתכונן כמו שצריך, ואני מודה ליושב-ראש הוועדה שהוא אמר שבכוונתו לשנות את זה.

כמי שבאה מבחוץ, ומסתכלת על זה כל השנים, אני חושבת שחוק ההסדרים בכלל זה דבר פסול. הייתי שמחה לראות איך אנחנו יכולים לצמצם את חוק ההסדרים, כך שאם רוצים להביא חקיקה, נעשה את זה בדלת הראשית ולא בדלת האחורית, כשאין זמן לדון בדברים. אני מקווה שהכנסת הזאת והוועדה הזאת כן ידונו ברצינות בחוק-יסוד: החקיקה, כדי שיהיו לנו כללים סוף-סוף מתי אפשר לשנות חקיקת יסוד,

כמה אנשים צריך, ושתהיה לנו סוף-סוף אפשרות לכונן חוקה ראויה ולא חוקה שבנויה טלאי על טלאי על פי הקוניוקטורה הפוליטית של אותו רגע.

אני מקווה שעיסאווי לא יתפטר ב"נורבגי" בעקבות הדברים. אני חייבת לציין שגבי לסקי - - חברי הכנסת, תודה. - - מראה פה יושרה שאיננה תלויה בפוזיציה ואובייקטיבית. אני מורידה בפנייך את הכובע. חברת הכנסת דיסטל אטבריאן, האם את רוצה זכות דיבור? התחושה של החיפזון,

לרוץ מהר, לאכול כמה שאפשר, שאלקין מרחף מעליה בהיותו אדם מנוסה, שמשתמש לצערי בידע העצום שלו ובניסיון העצום שלו מתוך טעמים של ונדטה, בריונות, ואם יורשה לי לומר, לדעתי אפילו שנאה כלפי מי שעומד בראש המחנה הלאומי. בולטת לטובה ואני מוצאת את עצמי בברית מאוד מוזרה, אני ימין, גבי היא שמאל רדיקלי אני מוצאת את עצמי מעריכה, מתגעגעת אפילו לשמאל הזה שבנוי מערכים של אמת אני יכולה לא להסכים עם הערכים האלה, אני יכולה לחשוב שהערכים האלה אפילו מסוכנים, אבל אני לא יכולה שלא להתמלא בהוקרת תודה ובתחושת הערכת אין-קץ לאחד הקולות הבודדים מהשמאל שנשארו עם יושרה ועם כללי משחק סבירים, שמגנים גם על מי שנמצא בצד השני.

תודה, חברת הכנסת דיסטל אטבריאן. חבר הכנסת אמיר אוחנה. לאחריו אחרון חבר הכנסת אורי מקלב ונשמע תגובות של משרדי הממשלה והייעוץ המשפטי של הוועדה. בבקשה.

אני מוצא עצמי מסכים כמעט עם כל דברי החוכמה שנשמעו מפי קודמיי וקודמותיי, ובפרט אני רוצה לציין את דברי הידע והניסיון של חבר הכנסת גפני, כיושב-ראש משך שנים רבות של ועדת הכספים. ולגופו של עניין, הבעתי בדיון הקודם את ההתנגדות שלי לחוק הנורבגי החלקי, כי אני תומך בחוק נורבגי מלא. זה היה בניגוד לעמדת חלק מחבריי באופוזיציה. אני אגיד עוד משהו שאולי יכעיס חלק מחבריי לאופוזיציה, אולי אפילו מהקואליציה, לו זה תלוי בי, גם הייתי מגביל את מספר הצעות החוק הפרטיות שאפשר להגיש. תמכתי בזה בעבר, כשהייתי בקואליציה - - - גם ככה אין הצעות חוק פרטיות. במושב האחרון כמעט שלא הונחו.

יושב-ראש הכנסת איתך, הוא לא נותן - - - חבר הכנסת אוחנה. תמכתי בזה בעבר, כשהייתי חבר כנסת בקואליציה, כשהייתי שר בקואליציה, ואני תומך בזה גם היום כחבר כנסת באופוזיציה. למה אני מספר על שני האירועים הללו? כי מאחוריהם עומדת גם אותה השקפת עולם שעומדת בבסיס ההתנגדות שלי להצעת החוק הזאת. הצעת החוק הזאת משנה את האיזון שבין הכנסת, שלתפיסתי היא הרשות החשובה ביותר מבין שלוש הרשויות, לבין הממשלה. היא מבקשת להאריך את משך הזמן שהממשלה יכולה להיערך לתקציב, ובאופן יחסי זה משנה את האיזון בינה לבין הכנסת, איזון שעמד כמעט על חצי-חצי. 80%. לא. עמד במקור. 45% למול 55% זה יחס של 80%. זה כמעט fifty-fifty, זה לא 80%. בסדר. הבנתי מה הכוונה. הוא משפטן, לא רואה חשבון. בדיוק. וטוב שכך. אבל הוא למד ליבה.

האיזון הזה שמופר מגיע גם על רקע הטענה הצודקת, וגם זה אני אומר כחבר בממשלה לשעבר, שכוחה של הממשלה בעולם שבו יש משמעת קואליציונית על הכנסת הוא רב מדי, וההצבעות שמתנהלות במליאה מתנהלות תחת פסדה כאילו יש שקלא וטריא, יש שכנוע. עומד חבר הכנסת או השר,

על הדוכן ובלהט רב מנסה לשכנע בעמדתו, בעוד שכולם יודעים שהעמדה כבר הוכרעה ביום ראשון, בוועדת השרים לענייני חקיקה, וכך תצביע הקואליציה. ההצעה הזאת שבאה "להחליש את הכנסת", ככה אני קורא לזה, חותרת בעיניי תחת היסודות שאנחנו רוצים להניח

אמרתי את זה כשהייתי בקואליציה, אני אומר את זה גם עכשיו באופוזיציה לכנסת, שהיכולת שלה לפקח על הממשלה, היכולת שלה לבקר את הממשלה, לתפקד, לכונן חוקה, לכונן חוקים, היא החשובה ביותר לדעתי בדמוקרטיה הישראלית. לא יכול להיות שהצעה כל כך דרמטית לתפיסתי של שינוי חוק-יסוד מופצת עם 74 שעות. זה חסר תקדים. אני אומר לעו"ד זנדברג: אם תמצא משהו אחר ותתקן אותי,

למיטב זיכרוני זה חסר תקדים שחקיקת יסוד מובאת עם התייחסות כל כך קצרה של הציבור.

לא נותנים לציבור יכולת מספקת להביע את התנגדותו. אני חושב שיש כאן באמת הצעה שפוגעת בדמוקרטיה, ולכן אני מציע להתנגד לחוק. תודה, חבר הכנסת אוחנה. חבר הכנסת מקלב, אחרון הדוברים בשלב הזה של הדיון.

ראשית, דווקא רציתי קצת לחדד את הנושא של מועדי ישראל. מה קרה פתאום שהממשלה הזאת, שהיא לא חשודה בשמירה על מועדי ישראל וערבי מועדי ישראל, שדווקא עכשיו היא מנטרלת, היא באה ואומרת בלי קשר "בלי מועדי ישראל"? בחוק הקודם הבנתי שכן מועדי ישראל בתוך מניין הימים. אני שואל, כמה ימים עכשיו, כשאנחנו לא מחשבנים גם את מועדי ישראל וערבי מועדי ישראל כמה ימים זה מוסיף? בשנה הזאת זה תשעה ימים. זה כמובן תלוי אם הממשלה - - - האם זה נופל בזמן של הממשלה או בזמן של הכנסת?

אם אינני טועה, מכיוון שהממשלה צריכה להניח ב-9 בספטמבר - - - שלושה ימים על חשבון זמן הממשלה, והיתר על חשבון הכנסת. יום הכיפורים, חג הסוגות ושמיני עצרת, הפעם נופל בחשבון ימי הכנסת. צריך להביא בחשבון שהכנסת לא עבדה בימים האלה, תמיד זה היה פגרות של הכנסת. גם חול המועד סוכות. אני מבקש לא בהסתייגות להוסיף את זה. ככל שעכשיו אמרנו מפורשות שזה לא כולל, אז בימים האלה לא לעבוד. שלא נמצא את עצמנו שאתה לא מחשיב את הימים האלה, ובסוף נמצא את עצמנו שאנחנו מעבידים גם את עובדי הכנסת וגם את - - - הממשלה. לא עולה על דעתנו לכנס ישיבה ביום טוב סוכות. צריך להגיד בצורה ברורה, אם זה חול המועד למשל, שלא עובדים. אם אתם לא מחשיבים את זה, ניקח את זה עד הסוף, שזה סותר את החוק אם אתה תעבוד בימים האלה. אם אתה לא כולל, הפירוש הוא שעל חוק התקציב לא תהיה עבודה בימים האלה, אז אולי הרווחנו משהו מכל החידוד בעניין הזה.

חבר הכנסת גפני נכנס, ואני רוצה להגיד לך שכל מה שאנחנו אומרים עכשיו זה מתבסס על דברים שלך. כפי שכולם אמרו, הניסיון שלך, שהעמדת את הדברים בצורה מקצועית, עם הרבה ניסיון. אני אומר ברבים את אצילותך. לפני שהוא הגיע לפה, גפני הרים אליי טלפון בבוקר והוא אומר לי: תשמע, אני מתכונן להגיע. אומנם אתה נציג של יהדות התורה כאן בוועדה, אבל אני מתכונן להגיע וחשוב לי הדבר הזה, אז אני מודה לך שבאת במיוחד כדי להציג את זה, על אף שאני נמצא פה. ההצגה שלך בדברים האלה נתנה לנו את הבסיס להתנגדות או להסתייגויות שיש לנו מהתיקון בחוק. אני רוצה לחדד עוד משהו. גם בחוק הקיים עד עכשיו, שיש פער קטן בין הממשלה לכנסת, זה נבע בגלל התקציב, לא בגלל חוק ההסדרים. כשמדובר על תקציב, נמצאים שם שרים, שרי הממשלה, וזה ממשרדים, אז נתנו קצת יותר ימים לממשלה, בגלל שדיוני תקציב הם דיונים - - -, אבל כשמדובר בימים שהמסה היא חוק ההסדרים, היחס צריך להיות הפוך. אין כמו חוק ההסדרים שהכנסת, כציבור, צריכה להיות. גילה את אוזנינו חבר הכנסת גפני בזה שבבקשה להאריך מדובר כאן בחוק הסדרים יותר גדול, לא בחוק תקציב יותר גדול. מדובר כאן בחוק הסדרים גדול, שהולך לעשות כאן הרבה רפורמות, הרבה שינויים שהצטברו במשך השנתיים, מפני שהתקציב עצמו בקלות אפשר להסדיר אותו, והוא לא מה שדורש את הימים האלה. אני חוזר ומחדד במילה אחת, ככל שאנחנו מזהים פה, כמו שחבר הכנסת גפני אמר, שמדובר כאן בחוק הסדרים גדול,

דווקא לכנסת צריכים להיות יותר ימים מהממשלה, בשונה מתקציב, שזה יותר ממשלה, מכיוון שכל משרד רוצה להציג את הדברים שלו, וככה דנים. אבל אסור לשכוח גם כאן, שוודאי ידובר פה בשתי שנות תקציב. הסבירות אומרת שמדברים כאן בשתי שנות תקציב, ואני חושב שגם לזה יש משמעות ליותר ימים, כי בכל אופן החוק יותר גדול כשמדובר על שתי שנות תקציב. מדובר פה בהוראה קבועה. צריך לזכור,

שמדובר בהוראה קבועה למצב שבו הממשלה - - - כשיש שתי שנות תקציב, אתה לא מגדיל את הימים. נכון.

צריך להסביר שזה לא הוראה למה שאמור לקרות בכל שנה. אנחנו הרי יודעים שמדובר כאן ככה, כמו שהשמועות אומרות, כמו עוד דברים. לכן מטבע הדברים הולכים להביא לכאן חוק הסדרים כבד מאוד על דברים שעד עכשיו לא העיזו להביא. וכאן אני בא לחדד מה שגפני לא יכול היה להגיד על עצמו. אנחנו זוכרים את הוויכוחים הגדולים להפרדה של עיקר המסה בין יושב-ראש ועדת הכספים, שייצג חזק מאוד את כל ועדת הכספים, לא להביא הרבה מחוק ההסדרים. חוק ההסדרים שבאמת הביאו לכנסת, מה שבאמת דנו במסגרת חוק ההסדרים היה מצומק, אולי ב-50%, אולי אפילו פחות. היו פיצולים גדולים. פיצולים גדולים אבל בחלק גדול מהדברים לא דנו בזה במסגרת חוק ההסדרים, אלא העבירו לדיונים השוטפים בוועדות. ככל שמדובר היום בחשש גדול מאוד, בלי לבקר את יושב-ראש ועדת הכספים, אבל מטבע הדברים שהוא בא מאותה מפלגה, החשש הוא יותר גדול שחוק ההסדרים כולו, או כמעט כולו, ידון במסגרת 50 היום האלה. לכן המשמעות של הגדלה עם החשש הגדול הוא הרבה הרבה יותר - - - אני רק רוצה להגיד בקריאת ביניים, כשדיברנו קודם על "הנורבגים", חוץ מחברת הכנסת גבי לסקי, איפה הנורבגים האלה שהגיעו? הינה, יש פה חברי הכנסת - - - סליחה, חברים. עכשיו היא הגיעה, אז ברוכה הבאה. הייתי מדבר לפני חמש דקות, ולא היית פה. הכול בסדר. לא רואים שיש הלימה בין הצורך לעבוד בכנסת - - - צר לי. חבר הכנסת מקלב, ראיתי את ההלימה הזאת טוב מאוד בוועדת הכספים, בימים אחרי הפיליבסטרים הראשונים. פעם אחת היית, בפעם השנייה כבר לא היית.

בפעם השנייה הייתי, בפעם הראשונה לא היית.

גם סקירת חשכ"ל - - - שבוע של ראיונות לקחת על זה. עשית על זה סיבוב, שבוע של ראיונות. ואל תשכח, אנחנו באופוזיציה, אז אנחנו יודעים מתי לבוא,

חבר הכנסת אזולאי, באמת.

לא באנו לדיונים שהייתה שם סקירה, ולכן לא הגענו, כי אנחנו ותיקים, אנחנו מכירים את הסקירות,

יש לי תחושה שקצת אתה מרגיש כמי שנתפס בקלקלתו.

כשאני רוצה,

אין שום בעיה. כנ"ל חברי האופוזיציה - - - אני שוקל לבקש מיו"ר ש"ס שאולי יהיה חבר קבוע בוועדה פה. אני אשמח שהוא יהיה חבר קבוע.

הכול בסדר. - - - אז אל תהיה חבר קבוע. - - - בוועדת הכספים. אני מתמחה שם. תודה לחבר הכנסת מקלב, שהיה אחרון הדוברים. יש לנו נציגי משרד האוצר. היו"ר, שאלה: זה מחר עולה למליאה? אני אחראי על מה שקורה - - - מה שקיבלת מאלקין.

אני יודע רק מה קורה בוועדת החוקה. אנחנו נתקדם, וכשאנחנו נסיים את הדיונים, ניגש להנמקות ולהצבעות. אני אבקש התייחסות קצרה מאגף התקציבים על דברים שנאמרו כאן. עו"ד זנדברג, אם השתנתה תשובתך מהפעם הקודמת לגבי התזכיר, אתה מוזמן להתייחס שוב.

הסברנו. אמרנו שאנחנו עושים הפסקה ואנחנו חוזרים ב-16:00. אנחנו מגיעים לחלק השלישי של הדיון. עו"ד בליי גם ביקש להתייחס לעניין של חוק-יסוד. בבקשה, נציגת אגף התקציבים.

אני רוצה להתייחס לדברים שאמר חבר הכנסת גפני לגבי העובדה שבפעם הקודמת זה היה מחולק 55-45. אני רוצה להעמיד את הדברים רגע על דיוקם. כשאנחנו מדברים על הפעם הקודמת, הפעם הקודמת היא תיקון לחוק שנערך בחודש אוגוסט לפני שנה, מה שמכונה "פשרת האוזר". אז הוארך המועד מ-100 ימים לכ-220 ימים. מתוך 220 הימים האלה נותר לכנסת אותו הזמן שהיה לה בחוק-היסוד כרגע, שזה 45 ימים. כלומר, לפי מה שחוקק בפעם האחרונה - - - כשלא היה חוק הסדרים. חוק האוזר זה בלי חוק הסדרים, זה כלום. בפעם האחרונה מתוך 220 ימים 45 ימים. את לא יכולה להטעות את חברי הכנסת.

שירה, תגידי את האמת. ישבתי שם, חוק האוזר זה היה תקציב המשכי, שהיה לנו את התבנית, ידענו מה קורה, לא היה שום משא-ומתן במשרדים, אז אל תבואו ותטעו את הציבור. זה מה שאמר הרב גפני, הוא אמר: תבואו בלי חוק הסדרים,

חברים, הנקודה - - - אבל אי-אפשר להטעות. ינון, הבהרת את הנקודה. חבר הכנסת אזולאי, אמרת את הנקודה. אני אמשיך גם לשנים הקודמות. בבקשה. בתקציב 2016-2015, שכונן אחרי הבחירות בשנת 2015, הוארך החוק ל-189 ימים. 198. 109 ימים לממשלה, 89 ימים לכנסת.

הוארך החוק - - - למה את מתווכחת על זה? את רוצה שלא נדון על זה? שירה בבקשה.

אני אשמח שנדון על זה. את שמחה, אז תני לנו לדון. זה לא נעים. בוועדת הכספים את אומרת לנו, היינו מוכנים, אבל פה חברים - - - בכנסת, תגידי להם את האמת לפחות. סליחה.

תגידי להם את המציאות האמיתית. חברים, הערתם.

סליחה, אני משקפת ואני אומרת את הדברים. בתהליך התקציב בשנת 2015 היו 189 ימים ממועד ההשבעה ועד מועד האישור בכנסת. מתוך 189 ימים היו 80 ימים בין ההנחה בכנסת, ההגשה לכנסת, לבין הקריאה השנייה והשלישית. אצלי מופיע שיום הנחת התקציב היה 31 באוגוסט 2015, כלומר 109 ימים - - חבים,

- - ויום קבלת החוק 19 בנובמבר.

מה זה בסדר? אתה נותן שישקרו אותנו? אף אחד לא משקר אתכם. בין ה-31 באוגוסט לבין ה-19 בנובמבר מדובר ב-80 ימים. הלאה. לא הגון הדיון הזה. אין פה עניין של הגינות.

הרב גפני, אתה לא למדת ליבה, אבל היועצת המשפטית שלומית למדה ליבה. חברים, למה הוויכוח הזה עקרוני כרגע? שירה, בבקשה.

יש ויכוח עקרוני, אני יושבת פה מול אקסל שמחשב.

היום קבוע בחוק ימים מכינון הממשלה. זה מה שקבוע היום בחוק. אבל, שלומית, היא יכולה להציג את עמדתה.

האם הדבר הזה אי פעם נערך במועדים שנקבעו בחוק הזה? התשובה היא שככל שאנחנו מכירים, ובכל אופן משנת 2009 לא הייתה עמידה בחוק הזה של ה-100 ימים, והוא שונה בכל אחת מהפעמים. ההתייחסות לחוק בתור נקודת ייחוס, היא במידה מסוימת בעייתית, ואנחנו רוצים להציג בפני הוועדה את כל הנתונים והמספרים כפי שהם היו. כמו שאני אומרת, מתוך 189 ימים בתקציב 2016-2015 80 ימים היו לכנסת. 80 הימים האלה הם ברוטו. זה 80 ימים מה-31 באוגוסט עד ה-19 בנובמבר. פה אני רגע מתערב, עם כל הכבוד. אתם רוצים להציג מספרים בוועדה, תכינו מסמך. יש משהו קצת לא הגיוני. אני לא חושב שיש בעיה. אני חושב שאת מנסה לומר נקודה שנשמעה פה ביום חמישי, והיא הנקודה המכרעת, שבסופו של דבר ההגדרות שקיימות היום בחוק הן הגדרות שלא עומדים בהן, וכל הזמן, שנה אחרי שנה, היו צריכים להגדיר אותם, ופה יש מהלך להסדיר בצורה יותר סבירה את טווחי הזמן. אם אתם רוצים להציג איזה תיזה שכוללת נתונים ותאריכים, תתכבדו, תגישו מסמך, אפשר לעשות מצגת. אנחנו יושבים פה בתקנות הקורונה ומקבלים בכל שבוע מצגות עם 1,000 נתונים במצגת. תציגו. אל תזרקו לנו תאריכים משנת 2009 ו-2015.

הבקשה שלי שאם אכן אתה מבקש מהם שיציגו מסמך, אני מבקש שגם הלשכה המשפטית של הוועדה תציג מסמך. אין בעיה. בסדר גמור, רק שכל המספרים האלה אינם נדרשים לאמירה העקרונית שלכם. שמענו ביום חמישי. האמירה שלנו היא גם עקרונית והיא גם - - - מה עקרוני? חבר הכנסת גפני, אמרנו שבעניין הזה נטפל, ואני תיכף אודיע בעניין הזה הודעה. בבקשה. זה לא פייר כלפיה. למה מעמידים אותה בחזית? שיבוא לפה יוגב גרדוס - - - חבר הכנסת גפני, גם לא הוגן כלפיה שהיא לא מצליחה להשלים משפט. שירה, בבקשה.

שירה, בבקשה. שיוגב יבוא. שיבוא איתי טמקין,

חבר הכנסת גפני, תודה. שירה, בבקשה. זה לא פייר כלפייך. אנחנו מודים לחבר הכנסת גפני על העמידה על זכויות עובדות אגף התקציבים. אנא סיימי את דברייך. לא שאני בעד העובדות, אני נגד העובדים...

זה הבנתי. סתם, אני צוחק. שירה, בבקשה. אני אמשיך, רק בכל זאת, יושב-ראש הוועדה, אני רוצה להגיד לגבי תקציב 2014-2013, שהתקציב הזה אושר בתוך 134 ימים מכינון הממשלה, כשמתוכם 49 ימים היו ימים לדיון של הכנסת. זה דבר אחד. תודה.

2014-2013. את העניין הזה אני עוצר. שירה, סליחה. סיכמנו בינינו מעכשיו והלאה, נתונים מהסוג הזה, תנו לנו מספר.

רק להשלים את - - - רק שתגיד מי היה שר האוצר באותה עת,

זה גם היה לפיד ובנט. שירה, אנא. יש עוד הערה? בכל אופן נשאלנו פה גם ביום חמישי - - - לפיד ובנט. אכפת להם מהכנסת? העיקר - - - שירה, אנא המשיכי. חבר הכנסת גפני, אנא די. נשאלנו פה גם ביום חמישי, ואני רוצה להתייחס לדברים שהופנו אלינו גם ביום חמישי. התיקון הזה והימים, כמו שאמרה פה אסתי קודם, אין איזה מספר זהב ספציפי שאפשר להגיע אליו. מה שכן, הרציונל שעמד מאחורי הבסיס לתיקון הזה, הוא זה שאנחנו רואים בדבר הזה תיקון קבוע. הסתכלנו לא רק על השנה הזאת חבר הכנסת רוטמן, זה קצת מתייחס לדברים שאמרנו לא רק לשנה הזאת, אלא באופן כללי לכל שנת תקציב בשנים הקודמות. - - - חבר הכנסת קרעי, ברוך הבא. חבר הכנסת גפני. לכן הדבר הזה נבנה אל מול מה - - - אמרו

קיבלתי את כל ההסתייגויות. סליחה, שנייה. בכל זאת, כבוד הבריות חל גם על חברי כנסת וגם על בני אדם רגילים. שירה, השלימי בבקשה את דברייך, ואני לא אנהל דיונים בזמן שנציגת משרד האוצר מדברת. משרד המשפטים יודעים לעשות את זה היטב, שילמדו.

ביחס לשאלה למה נקבעו דווקא 135 ימים, אז כמו שאסתי אמרה, אין איזה מספר זהב ספציפי, ובכל זאת בנינו את הדבר הזה אל מול הסתכלות על תיקון קבוע.

לא רק בשנה הזאת או אל מול הנסיבות הספציפיות של העובדה שכן או לא אושר תקציב שנת 2020, אלא באופן כללי, ולכן גם ההפניה לתקופה שמשנה את עצמה בהתאם למועדי החגים. אני אגיד בכל מקרה ביחס לדברים שנאמרו פה, מבחינתנו בכל מתכונת שבה התיקון הזה יעבור נעשה את המאמץ להגיש את החוק לכנסת מוקדם יותר מהמועד שנקבע לנו בחוק, ונעשה כל שניתן כדי לעשות את זה.

אדוני היושב-ראש, רק משפט אחד, אני לא יכול להתאפק, זה בלתי אפשרי. אני מכיר את אגף התקציבים. אתה לא היית - - - טרם זכיתי. אני רק רוצה שתדע, מה שאגף התקציבים עשה בחוק הזה, הוא זרק את המספר לחלל האוויר, הוא רצה לראות איך יושב-ראש הוועדה יתנהג. אם הוא יקבל את זה, בסדר. אם לא, אז היא אמרה שזה לא מספר זהב. השאלה תלויה בך. אז תיכף אני אטפל בזה. תודה רבה. אולי לקרעי יש גימטריה - - - הגימטריות הידועות למרחוק של חבר הכנסת קרעי תשמרנה למליאה. אנחנו מסיימים את הדיון. אני מבקש עוד שני דברים עד סיום הדיון. ראשית - - - מה עם התייחסות של משרד המשפטים? מייד. זה אחד מהשניים. ראשית, אם עו"ד זנדברג יבחר לחזור על התשובה שהוא כבר נתן, הוא מוזמן לחזור. עו"ד זנדברג, אתה רוצה להוסיף לעניין מועדי פרסום תזכיר החוק? כן. ממש בקצרה.

נאמרו פה דברים לפרוטוקול שלא יכולים לא לזכות להתייחסות. היועץ המשפטי לממשלה וההחלטות של מחלקת ייעוץ וחקיקה לא נעשות לפי זהות ממשלה כזאת או אחרת. אנחנו פועלים כעובדי ציבור למען נבחרי הציבור, ולא משנה מי בממשלה, ופועלים לפי מיטב שיקול הדעת המשפטי. ואת הדבר הזה לדעתי צריך להסיר מהשולחן, גם אם יש ביקורת על החלטה כזאת או אחרת. דבר שני, חבר הכנסת ארבל אמר שהוא פנה במכתב ליועץ המשפטי לממשלה, ואני בטוח שהוא יזכה למענה. המכתב כנראה הגיע ביום שישי, לא זכיתי לראות אותו. לא הבנתי. למה אמרת את זה? כי נשמעה כאן טענה. הדבר הנוסף הוא שברמה העובדתית, שוב לא יכולתי לבדוק כמובן את כל התזכירים אחורה, אבל מבדיקה ראשונית שלי, אולי השם יישמע לכם מוכר, תזכיר חוק-יסוד: הכנסת (תיקון) (הפסקת חברות של חבר הכנסת המכהן כשר או כסגן שר), לפי אתר התזכירים לפחות, ולא שיש מה להתגאות בכך, הופץ ב-13 ביולי 2015, ונסגר להערות הציבור ב-18 ביולי 2015. אני לא יכול לעשות בדיקה כאן עכשיו, אבל כבר היו דברים מעולם. ובשבוע הזה - - - חברים, תודה רבה. סליחה - - - גלעד, אתה אומר לו - - - ניתנה תשובה. התשובה צריכה - - - אמרת שהוא נותן תשובה. אנחנו התלוננו על 74 שעות שעברו ממתי עד מתי. עכשיו הוא אומר חמישה ימים בשבוע, שזה קצת יותר מ-74 שעות, ואני מנסה להבין אם היה סוף שבוע באמצע. תבדוק בגוגל. זה כבודה של הכנסת על הכף. תגיד שאתה לא רוצה לענות. בסוף אנחנו מדברים על כבודה של הכנסת. זה המינימום. חבר הכנסת ארבל, חבל על הכעס מסיבה פשוטה, הצגתם היטב את הנקודה הזאת - - - קיבלנו מענה בווטאבוטיזם. זה המענה - - לא.

- - גם אתם עשיתם. סליחה. למה יש הנחיית יועץ? הנחיית יועץ - - - סליחה, חבר הכסת ארבל, אתה רק מבלבל את היוצרות. התשובה הזאת, "גם אתם עשיתם", לא נטענה לעניין. עו"ד זנדברג אמר את דבריו, לא ניסה להגן איפה שלא צריך להגן ולא אימץ. נתן את התשובה כפי שהוא יודע. אמר אותה גם ביום חמישי, חזר עליה ביום ראשון. אתם שאלתם אם היה לזה תקדים, אמר עו"ד זנדברג בכנות שזה מה שהוא איתר כרגע. אפשר לעשות עוד בדיקה. אף אחד לא מנסה להסתיר את משך הזמן הקצר שהיה לגבי עניין התזכיר. מתי יצאה הנחיית היועץ על משך זמן התזכירים? עו"ד בליי, כל הטענות - - - זאת השאלה. זאת הביקורת שלנו, גלעד.

היא לגיטימית. בסדר, השמעתם אותה. טוב ויפה שהשמענו אותה, אבל כאשר הוא בא ומזכיר איך קרו דברים בעבר, היה שינוי גדול מאוד באופן עבודתה של מחלקת ייעוץ וחקיקה, יצאו נהלים, יצאו כללים, שונה תקנון הממשלה, יצאו הנחיות יועץ, ועכשיו אתה אומר לי - - - אני לא אומר לך שום דבר.

יכול להיות שכן, יכול להיות שלא. רק תן לעשות את הביקורת - - - הכול בסדר גמור. הנחיית יועץ היא מה-5 במרץ 2018. בסדר גמור. שמעתי. הוא מדבר איתנו על 2015. זה להטעות את הכנסת. תכבד את הוועדה שאתה עומד בראשה. חבר הכנסת ארבל, תודה על ההבהרה החשובה, רשמנו את זה לפנינו. לאופוזיציה עומדות כל הטענות החשובות והלגיטימיות. זה לא עניין אופוזיציוני.

גם לחברת הכנסת לסקי עומדת כל הטענה.

עו"ד גור בליי ביקש לומר

ענית, נכון?

יש לך עוד מה להוסיף? יש פה שאלה פתוחה באוויר שהוא לא השמיע. שאלה משמעותית. מתי ההנחיות של היועץ? אנחנו יודעים שזה מ-2018. יפה, אז אמרנו. האם יש איפה ואיפה ביחס לממשלות? הוא ענה.

הוא אמר שלא, אבל הוא לא השיב לנתונים. סליחה. הנתונים אומרים אחרת. עו"ד זנדברג נשאל שאלה וענה עליה. לא, הוא לא ענה. ענה עליה. ענה עליה מ-2015.

עו"ד זנדברג, האם יש לך עוד מה לומר בנושא הזה? אני אחדד את השאלה - - - יש שאלות מתגלגלות חדשות - - - אני אחדד כדי שאני אגיד לך על מה הוא לא ענה. הוא לא ענה לשאלה. כדי לסטות מהנחיה מינהלית צריך הפעלת שיקול דעת ספציפי. כשיש הנחיה מינהלית, וזה מעמדן של הנחיות היועץ, כמובן מעל חוק-יסוד, אבל בכל זאת הנחיה מינהלית, הנחיות היועץ הן הנחיה מינהלית איך תפעל מחלקת ייעוץ וחקיקה. כשמופעל שיקול דעת פרטני לפי כללי המשפט המינהלי לסטות מהנחיות מינהליות צריך להסביר מה קרה. אנחנו מבקשים לדעת איפה שיקול הדעת הזה.

תחזור בבקשה בפעם האחרונה. אין לי מה להוסיף לדברים שכבר אמרתי, גם לעניין המועדים, כמובן שלהנחיות יש תשובה,

אפשר לבדוק את כל התאריכים האלה. המהות לא השתנתה ב-2018. הכללים האלה חלים כבר הרבה מאוד שנים. בסדר גמור. עו"ד זנדברג, מכיוון שאנחנו מתכנסים שוב בשעות אחר-הצוהריים, אני אבקש בדיון הבא שנוגע לחוק הכנסת ואתגר פרסום התזכיר ובאותם מועדים, שתתייחס, אם תבחר, אם לא אני חושב שהדבר ראוי להתייחסות האם ההנחיות של היועץ המשפטי לגבי פרסום תזכירי חוק, כוללות אפשרות של חריגה? מה בהנחיות מוגדר כמצדיק חריגה? אני אשמח. הדברים היו עוד בוודאי בתוקף קודם וגם לפני פסיקת בית המשפט.

השאלות שנשאלו על ידי חברי הכנסת הן לגיטימיות. אני אבקש את התייחסותך בדיון ההמשך להנחיות היועץ. - - - סליחה, חבר הכנסת קרעי. הערה מסכמת של היועץ המשפטי ואז אני נועל את הדיון. אני אודיע קודם לחברי הוועדה שיש סיכום שירה, אני מבקש שתאזינו יש סיכום עם משרד האוצר, שפרק הזמן שעומד לרשות הכנסת יוארך מ-50 ימים ל-60 ימים, לא על חשבון הימים של הממשלה, אלא זה מאריך - - - מוסיפים עוד ימים. עוד עשרה ימים בלי תקציב. אנחנו מוסיפים עוד עשרה ימים לפרק הזמן המקסימלי. זה הסיכום, וזה הנוסח שיובא בסופו של דבר להצבעה. עו"ד בליי, הערה שלך. קודם חברתי, עו"ד ארליך מהייעוץ המשפטי של ועדת הכספים, התייחסה להיבטים של ועדת הכספים, כן רציתי להוסיף התייחסות, כי נשאלו גם שאלות לגבי בג"ץ סתיו שפיר, גם בהקשר הזה. בג"ץ סתיו שפיר כידוע עסק גם הוא בתיקון שעסק בהארכת הזמן לחקיקת חוק ובתוספת תקציבית. פסק הדין בסופו של דבר עסק באותה תוספת של כסף, 11 מיליארד לתקציב ההמשכי. בהמשך לשאלות שנשאלו גם בהיבט הזה, אני רוצה לומר שבהחלט גם פה,

מדובר בתיקון של קבע - - לכאורה. הוא מורכב מהסכמים

שנייה, חבר הכנסת ארבל, אני רוצה להתייחס. גם פה אני חייב להגיד, כמו שהתייחסתי לזה קודם לכן. כל תיקון חוקתי שחל באופן מיידי יש בו היבט פרסונלי. יש בו היבט שפוגע בכלליות של הנורמה החוקתית, והוא משפיע על ממשלה ספציפית ועל כנסת ספציפית. והדבר הזה כשלעצמו הוא דבר שהוא פחות רצוי. אבל בשונה וזה שוני מאוד מאוד גדול מהתיקון שנדון בבג"ץ סתיו שפיר, במקרה הזה מדובר קודם כול בתיקון קבוע, שיחול מכאן ואילך באופן עתידי, והוא גם מבוסס, וזה שמענו פה בצורה די מפורטת, על ניסיון מצטבר בכל התקציבים האחרונים, כשראינו ש-100 הימים האלה בכנסת חדשה או בממשלה חדשה, ככל הנראה 100 ימים זו גזרה שהציבור לא יכול לעמוד בה. זאת אומרת, פעם אחרי פעם האריכו אותה. גזרה שהכנסת לא יכולה לעמוד בה, לא הציבור. לכן בסופו של דבר אני חושב בהקשר הזה, למרות הקושי שמתעורר עם התחולה המיידית של הדבר הזה, בסופו של דבר בבסיסו כן עומד רצון לשנות את ההסדר הקבוע, שיעניק יותר זמן להתמודדות עם תקציב בשנה כזאת שבה יש בחירות או יש ממשלה חדשה, והדבר הזה נלמד מהניסיון של העבר. ולכן הוא יחול כתיקון של קבע מכאן ואילך גם על כל הבחירות העתידיות וממשלות שמכוננות באופן עתידי, ולכן אני לא חושב שיש פה את אותם מקרי קצה שעליהם דיבר בית המשפט. זה מס שפתיים לפרוטוקול, שלא בטוח שאתה מאמין בו. היושב-ראש התייחס לנושא של הארכת הזמן. אני חושב שזה קריטי הזמן הנוסף בגלל נושא חוק ההסדרים - - לכן סיכמנו את זה. - - שהכנסת חייבת את הזמן לעבוד על הדברים האלה. חברים, א', תודה ליועץ המשפטי - - - לא אמרו לנו תמיד מספר - - - תודה ליועץ המשפטי על הערתו. חבריי וחברותיי, אני נועל את הדיון בהצעת חוק-היסוד. אנחנו שבים ומתכנסים בשעה 16:00. בשעה 16:00 אנחנו פותחים את הדיון בהצעה לתיקון חוק הכנסת, לאחריה סדר הדברים - - - יהיו הצבעות ב-16:00. רגע.

תסכלו בסדר-היום. ב-16:00 אנחנו חוזרים לדיון, קודם כול בחוק הכנסת, שלא השלמנו עכשיו. אחריו יהיו הצבעות. אנחנו באמצע הצבעות על חוק העונשין. על סדר-היום נמצא חוק חדלות פירעון, נראה אם נגיע אליו היום. אני מודיע שעד השעה 17:00 ניתן להוסיף עוד הסתייגויות לחוק-היסוד. אחרי שנשלים את הדיון בחוק הכנסת, ניתן זמן להשלים הסתייגויות לחוק הכנסת. עד השעה 17:00 ניתן להגיש הסתייגויות לחוק-היסוד. כבר קיבלנו אלפי הסתייגויות עד עכשיו מהסיעות השונות. יש דדליין מתי מסיימים היום?

הישיבה נעולה.

נתראה בשעה 16:00. הישיבה ננעלה בשעה 13:48.